בוקר טוב לחבריי חברי הכנסת, בוקר טוב לאנשי הממלכה, בוקר טוב לכל הגופים שמצטרפים אלינו. אנחנו כבר לא בדיון ראשון בנושא של מה שנקרא "חוק היועמ"שים, היועצים המשפטיים". קיימנו דיון כללי על החוק, דיברו כמעט כולם. הבטחנו שמי שלא הספיק בפעם הקודמת, יוכל לדבר היום דבי מהאגודה לזכויות האזרח לא דיברה,

יסכה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, וזוהר אלטמן מהתנועה לאיכות השלטון. אלה שלושת הגופים שנשארו מהפעם הקודמת, שעוד לא דיברו. אם כי במאמר שלו יש כמה נימוקים נוספים מעניינים. נוספים על מה שהוא דיבר פה? קשה להאמין.

חצי שעה ויותר, אז קשה לי להאמין.

בחוק הזה צריך לדבר לא חצי שעה, אלא שעות רבות ולא נמצה את הדיון עד הסוף.

אני ממתין לזכות דיבור שאמרת שעוד תהיה לי לדבר, אבל אני ממתין בסבלנות, כי אני חבר כנסת מנומס. נוכל לדבר כשנגיע לסעיפים. אני רק אגיד שוב בוקר טוב לשני חבריי שהצטרפו עכשיו. דבי, בבקשה ואחריה יסכה.

מהפגיעה בהגנה על שלטון החוק ובמאבק בשחיתות,

שייעוץ משפטי ומנהל ציבורי תקין באופן כללי אמורים לטפל בהם. אני יודעת שהנושא הזה מאוד-מאוד טעון פוליטית, אבל

יתרונות שאנחנו צריכים גם לקחת בחשבון. בייעוץ המשפטי במיוחד, כמובן שיש חשיבות לתפקיד הספציפי שלהם בהגנה על שלטון החוק. כאשר הם לא מינוי פוליטי אלא הם עובדי מדינה, הנאמנות שלהם היא בראש ובראשונה למנהל ציבורי תקין, לשירות הציבור. במקרה של ייעוץ משפטי, זה במיוחד-במיוחד חשוב,

שאם אנחנו עושים מינוי פוליטי, אנחנו שמים את היועצים המשפטיים במקום של ניגוד עניינים: במקום שהם יהיו קודם כל שומרי הסף של שלטון החוק, של מינהל תקין, של מאבק בשחיתות ושל סימון גבולות החוק וזכויות אדם והדברים האלה,

צריכים להיות נאמנים ולמצוא דרך להכשיר את הפעילות ואת המעשים של הפוליטיקאים, גם אם הם חושבים

שיש קושי עם זה. דבי, תפיסתית מי יותר מסור לשירות הציבור, זה שנבחר על ידי הציבור ויבוא לבקש את אמונו מחדש, או זה שיושב ולא מעניין אותו הציבור? אמיר, אין ביניהם מדרג. תפיסתית. אבל אמיר, אין מדרג. שניהם חשובים, אבל אין מדרג.

- - היא לגיטימית מאוד, אבל תגרור עכשיו רצף של שאלות ודו-שיח. היא תסיים, תרשום לך. אין מדרג. מי שיש לו שאלות, ירשום. כשתהיה לו זכות דיבור או כשנתחיל לקרוא את הסעיפים, הוא יוכל לדבר. ומי שיש לו תשובות?

לגבי המסירות השאלה היא לא מי מסור לציבור. ברור שאנשים שבחרו קריירות, בין אם פוליטיות ובין אם בשירות המדינה,

ההנחה שלי שהם באים ממקום שאכפת להם והם רוצים לשרת את הציבור. אבל הדברים הם שונים לא במובן הזה. לנבחרים ולנציגי ציבור פוליטיים יש אג'נדות מסוימות שהם רוצים לקדם, וזה בסדר גמור, בשביל זה הם נבחרו ובשביל זה יש קואליציה ובשביל זה יש רוב, והם מנסים להגשים את המטרות האלה. אבל למטרות האלה יש מגבלות מסוימות, ועל זה אנחנו מדברים פה בהרבה מאוד דיונים וחוקים. אפשר להגשים אג'נדה, ומן הסתם כל ממשלה מקדמת את האג'נדה שלה, אבל יש שומרי סף לזה. וזה גם מביא אותי להגיד, שלא רק בחוק הזה, אלא במגוון רב של חוקים פה בעצם התפקיד של שומרי הסף האלה פה אלה היועצים המשפטיים ובחוקים אחרים שהממשלה הזאת מקדמת שומרי סף אחרים, אני אתן כמה דוגמאות, כמו: חוק מינוי משנים פוליטיים או חוק של פגיעה בסמכויות מבקר המדינה, ויש עוד שורה של חוקים שאתם מכירים היטב, בכולם יש ניסיון לפגוע בשומרי הסף האלה הוא לא למנוע מהממשלה לקדם את האג'נדה שלה, זה לגיטימי וזה חלק ממערכת דמוקרטית, אלא בדיוק לסמן את הגבולות של המקום הזה. הגבולות הם מאוד פשוטים לשמור על שוויון, על זכויות אדם, על שלטון החוק, לא אג'נדה איזה

אני יכול רק לענות שנייה לאמיר במשפט?

אחר כך אני אתן לכם, כי הרי אתה יודע שכל אחד יגרור את השני.

אם תוכל להגיד רק איך הולך הליך הגשת ההסתייגויות, בעל פה או בכתב. רק לפרוצדורה, לכשיהיה נוסח סופי שאני אניח, אחרי שיהיה עליו דיון, אז ניתן זמן של יומיים לכל מי שירצה להגיש הסתייגויות. לאחר מכן תהיה הנמקה, ולאחר מכן אם נגיע, תהיה הצבעה. לא נחטוף שום דבר, כפי שאנחנו רגילים, והדיון יהיה לעומק וכו'. נמצה אותו כמה שאפשר, כך שאין מה לפחד, לא נחטוף. אם זה היה מחטף, היינו מצביעים ישר ב-10:01. אני חושבת שמי שהיה נכנס לדיוני הוועדה בפעם הקודמת ובפעם הזו, היה יכול להתרשם שיש 22 משפטנים מבריקים במדינה, וכולם בשירות הציבורי, ואנחנו סבורים שלא כך המצב. יש משפטנים מצוינים בשירות המדינה ובמקומות

ואין שום סיבה שכנסות ילכו ויבואו, שרים יתמנו ויעזבו את תפקידם והייעוץ המשפטי על מקומו יעמוד. אנחנו סבורים שרק טוב יכול לצאת מחילופי התפקידים האלה.

אמרנו שהיא מייצגת את התנועה למשילות ודמוקרטיה. מהתגובות שלכם, אתם באמת חושבים שיש רק 22 משפטנים טובים?

תתרגשי - - - כל הפרעה כזאת מוציאה את המדבר מהלך המחשבה והריכוז. הניסיון לייצג את חברי הכנסת או את השרים יותר נכון כמושחתים, כל עוד לא הוכח אחרת, ואת המשפטנים כשומרי הסף שאמורים לעמוד בפתח ובפרץ ולמנוע מהם לעבור עבירות שונות; נזרקו פה מילים מאוד פומפוזיות "זכויות אדם", "שוויון זכויות" - - - מה פומפוזי

זכויות אדם זה שייך לשמאל ולימין, את יודעת את זה? זכויות אדם זה זכויות אדם. אין שום בעיה, אבל צריכה להיות לזה איזושהי אחיזה במציאות, לא כל דבר זה זכויות אדם.

מיקי, זה לא מכובד, תן לה להגיד את הדברים שלה. וגם על עבירות מהסוג הזה, עדיין ישנו בית המשפט שיכול להעביר את הביקורת השיפוטית שלו על חקיקה כזו אחרת. לייצג את זה כאילו שומרי הסף הם היחידים במדינה שעומדים

עם כל הכבוד זה מאוד לא הגון, ואני חושבת שגם חברי הכנסת היו אמורים להתקומם נגד ההאשמות האלה שמוטחות בחבריהם למשכן על זה שהם מושחתים ורק המשפטנים והעוזרים המשפטיים שלהם והיועצים ימנעו מהם לעבור עבירות כאלה ואחרות. אני חושבת שזאת אמירה מאוד חמורה.

אנחנו מגבים גם את עמדתו של חבר הכנסת אמיר אוחנה בעניין חילופי התפקידים, שצריכים להיעשות כל ארבע שנים, ולא כל שבע שנים, כי זה באמת יוצר אי-סנכרון - - - אני לא אמרתי כל ארבע שנים,

מינוי של השר. בתקווה שזה יהיה כל ארבע שנים במשרת אמון, או כשהשר עוזב, בתקווה שהכנסת תשלים את ימיה. היא יכולה להעביר לי עוד פעם את השיעור? לא הבנתי מה היא מלמדת... אני לא הצלחתי להבין מה היא רוצה. להעביר את החוק. מהתנועה לאיכות השלטון, יש לנו את זוהר או את תומר. בוקר טוב ותודה שאתם

אני קצת חולה, אז אני אנסה לדבר באופן ברור. חבר הכנסת אמיר אוחנה,

אנחנו אוהבים אותך, אתה יודע את זה, אנחנו מכירים. תודה, זה הדדי. אני חושב שאתה איש אמת, שאתה ישר,

אף אחד לא חושב שאתה מושחת, אף אחד לא חושב שכל חברי הכנסת מושחתים או השרים מושחתים, והעברת השיח לרמה הזו אנחנו סבורים שהיא לא עניינית,

ויש בה משהו מגמתי. אנחנו מדברים על משילות. הציבור רוצה שהשרים יוכלו כמובן לפעול ולקדם מדיניות ושירוצו קדימה. הבעיה מתחילה, כששר רץ קדימה, לפעמים הוא לא תמיד שם לב

הוא נכנס לפעמים לאותם מקומות אפורים, דורס את המנהל התקין, וזה לא באגף של השחיתות מה שנקרא, אלא לפעמים זה אותם מקומות שגם את המדיניות שהוא רוצה להוציא לפועל, הוא לא תמיד עושה כמו שצריך ועל פי הכללים. שתי אנקדוטות ממש קלילות מהתקופה האחרונה, משום שאלה שני תיקים שאני באופן אישי טיפלתי בהם. לפני כמה חודשים, נבחרת ארגנטינה אמורה להגיע לישראל, כולנו זוכרים. וכולנו זוכרים, שהיה שם איזשהו סיפור שהשרה רגב משכה 200 כרטיסים לעובדי משרד התרבות והספורט, וגם הוציאה הודעה לתקשורת: זה עבר את הייעוץ המשפטי. ואנחנו מגיעים לוועדה פה בכנסת ואומרת היועצת המשפטית: לא פנו אלי, זה מעולם לא עבר את אישורי, לא הכרתי בכלל. כמה שבועות לאחר מכן השר גלנט, שר הבינוי והשיכון, משרד הבינוי והשיכון מעביר כספים לרשות לפיתוח מזרח ירושלים, על מנת שתפיק מפה של הרובע היהודי. ראוי מאוד, אנחנו לא מלינים על כך, אבל כשהמפות מופקות, אנחנו מגלים שבמפה יש ברכה מאת השר, תמונה גדולה שלו: אני יזמתי,

חשש לעבירה על חוקי תעמולה. מוגשת עתירה, קודם כל השר כמובן חוזר בו, המפות לא מופקות, והיועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון אומר: לא ידעתי, לא עבר דרכי, לא שאלו לעצתי המשפטית. אני לא מבין בהרבה דברים, התנועה לא קיימת אמנם 30 שנה ואנחנו לא מתיימרים לדעת הכול, אנחנו קצת מבינים במנהל תקין ואיך הדברים תמיד מתגלגלים ויוצאים לדרך. בכל מקום שבו נתפסה שחיתות במובן הפלילי ואני רץ הכי רחוק קדימה זה תמיד מתחיל שני צעדים קודם לכן בשחיתות המנהלית, במנהל הלא תקין, ותמיד-תמיד במקומות האלה אנחנו מגלים אחד מהשניים: או שהיועץ המשפטי נרמס,

לא נספר; או שהיועץ המשפטי היה עושה דברו של אותו אדם שבסופו של דבר מצא את עצמו בחדרי החקירות, מה שנקרא איש שלומו. בוא נסתכל רגע על החוק הזה בפריזמה הרחבה יותר. החוק הזה לא עומד לבד. הוא עומד כחלק מאיזשהו ניסיון ואני אומר את זה בעדינות להחליש את היכולת הציבורית לפקח ולבקר על עשייתם של נבחרי הציבור, לא כי הם מושחתים ולא כי הם לא ראויים, וניקח רגע הצידה את המונח שכבר אסור לדבר עליו "שומרי הסף", פשוט משום שנבחרי ציבור מה שנקרא איזונים ובלמים רצים קדימה עם המדיניות, וזה בסדר, אבל לפעמים צריך להיות האדם במקום הנכון שיבוא ויאמר להם: חבר'ה, פה חרגתם קצת מהכללים. אם אנחנו מסתכלים על החוק בפריזמה הרחבה ועל הניסיון להחליש את עצמאותם של אותם שומרי הסף, של היועצים המשפטיים מחד, ומאידך לפגוע במעמד העותר הציבורי בבג"ץ ולפגוע בכל היכולת של המערכת לפקח ולבקר אז אנחנו באמת כבר מזהים פה איזושהי פגיעה ביכולת הציבורית לבוא ולומר לאותם נבחרי ציבור:

sometimes hold your horses. ברשות יושב-ראש הוועדה, כמה התייחסויות לסעיפים עצמם בחוק,

לא לא, אנחנו עוד מעט נקרא את החוק ואז נדבר. כרגע זה עדיין הדיון הכולל. אז אנחנו נגיע לכך בהקראה,

"עצמאות שומרי הסף" "היועצים המשפטיים", לא נגיד שומרי הסף כי כבר אסור. כשהיועץ המשפטי חייב את מינויו וקיומו ותפקידו לאדם שמינה אותו יש דגלים שהוא לא ירים, וכשהוא לא מרים את אותם הדגלים, אנחנו נתקלים במורד הדרך במה שמתחיל במנהל לא תקין, הופך הרבה פעמים לשחיתות מנהלית, והיא לפעמים הופכת גם לשחיתות פלילית; לא כולם, הרוב ישרים, זה נכון, אבל כדי שלא נגיע למקום הזה, אנחנו צריכים לשמור על עצמאות היועצים המשפטיים. תודה רבה שהקשבתם לי. תודה רבה. האמת היא שזה הדיון הרביעי היום.

ברמה הכוללת של החוק. אנחנו צריכים עכשיו להתכנס להקראה ולסעיפים. אני אעשה משהו שאולי הוא פחות מקובל, אני חושב שמתוך חברי הכנסת כולם דיברו, נדמה לי שלאה היחידה שלא היתה ולא דיברה. אם את רוצה, לדבר באופן כללי על החוק, לא על הסעיפים. אנחנו ניכנס לסעיפים, ואז לכל חבר כנסת תהיה הזכות לדבר על כל סעיף וסעיף. תודה רבה, באופן כללי. זה מזכיר לי שמישהו רצה לקנות בית, הגיע מהנדס ואמר לו המהנדס: תשמע, אי אפשר לבנות פה, האדמה שוקעת. הוא אמר לו: אתה מפוטר, לך תמצא לי מהנדס שאפשר לבנות כאן בית והכול תקין והכול בסדר. אם עד היום אנחנו יודעים שבעצם הדמוקרטיה שלנו מורכבת מאיזונים ובלמים ולא סתם יש הפרדה, אנחנו כאן מוצאים בחוק הזה שאנחנו לוקחים את האדם שאמור לייעץ מבחינה מקצועית, מבחינה משפטית, מבחינה חוקית ומכפיפים אותו למשרת אמון. כשאני הייתי מנהלת אגף,

ביקשתי לא להכיר את היועץ המשפטי על מנת שיגן עלי, יגן עלי ויגיד לי האם אני הולכת על פי החוקים, האם אני פועלת על פי התקנון, האם אני נמצאת במסלול הנכון; ופה להפך.

שאנחנו בעצם רוצים ליצור סוללה של יועצים משפטיים, שהשרים יכולים למנות, לפטר כרצונם, עושי דברם מזה אנחנו צריכים להיזהר. אני רוצה להזכיר, שהדמוקרטיה היא דבר הכי טוב בעולם, אבל היא מדרון מאוד חלקלק. מדמוקרטיות צמחו דברים מאוד רעים, ואם אנחנו לא נדע לשמור על איזונים ובלמים ולא נדע לשמור על צעדים, אנחנו נמצא את עצמנו בתהום, וזאת עוד אבן, עוד אבן שבשנה וחצי האחרונות אנחנו מנסים כן מותר להגיד "שומרי הסף" לנגח את שומרי הסף. ואז אנחנו נראה תחלופה: לא בא לשרה על דינה זילבר, היא תחליף אותה; לא באה לשרה על היועץ המשפטי הזה, אז היא תחליף אותו.

עד שיגיע היועץ המשפטי שיגיד: כן גברתי השרה, את הכי יפה בכל העיר. לכן אני מצטערת, החוק הזה לא מידתי ופוגע בדמוקרטיה. תודה. רבותי, תמו הדיונים. אבל אי אפשר להתייחס? כולם כבר דיברו, ודיברו כבר כמה פעמים. בכל סעיף כל אחד מחברי הכנסת יוכל להתייחס ולומר את דברו ודעתו, ואם נרצה לתת תשובות או שאלות תוך כדי הדיבור, אנחנו לא נעכב, אבל בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. גור יתחיל לקרוא, וחברי הכנסת שירצו לדבר, יבקשו. "חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ( להלן החוק העיקרי), אחרי סעיף 12 יבוא: "יועצים משפטיים 12א. (א) השר הממונה על משרד המנוי בתוספת ראשונה א' (בסעיף זה השר), ימנה לפי הצעת ועדת איתור כאמור בסעיף קטן (ג) ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, יועץ משפטי שיעמוד בראש הלשכה המשפטית של אותו משרד (בסעיף זה יועץ משפטי); על מינויו של יועץ משפטי לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19. (ב) יועץ משפטי ימונה לתקופת כהונה אחת של שבע שנים. (ג) ועדת איתור שהרכבה כמפורט להלן, תציע לשר מועמד למשרד היועץ המשפטי לאחר שבחנה את התאמתם של המועמדים למשרה: המנהל הכללי של המשרד שבו מוצעת המשרה, והוא יהיה היושב ראש, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, נציב שירות המדינה או נציגו, נציג ציבור שימנה יושב ראש ועדת האיתור, איש אקדמיה בעל מומחיות בתחום המשפט שימנה יושב ראש ועדת האיתור" שזה אמרנו המנכ"ל "בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, (ד) בבואה לגבש את הצעתה לשר בדבר המועמד המתאים ביותר למשרת היועץ המשפטי, תיתן ועדת האיתור עדיפות למועמד שהוא עובד המדינה." יש לי שאלה קטנה.

אם זאת פררוגטיבה של השר, למה שבע שנים? איזה שר מחליט שבע שנים? רגע לאה, על זה יהיה דיון, תאמיני לי. שאלה יפה, את צודקת. אני עוד מעט אתן לך להתייחס וללאה להסביר את זה, היא היועצת המשפטית של משרד המשפטים, והיא מייצגת את החוק כחוק של משרד המשפטים, של השרה. היא תסביר את זה. אחר כך ניתן לחברי הכנסת לדבר. כשהיא מסבירה, אם היא גם תוכל להתייחס לסעיף (ד), איך הוא עומד בחוק יסוד: חופש העיסוק. בסדר, תוכל לשאול את זה אחר כך כשתהיה לך זכות דיבור.

מבקש מחבריי חברי הכנסת, ישנם חברי כנסת שמתנגדים לעצם החוק, אז חבר הכנסת יכול להגיד: אני מתנגד לעצם החוק, אין לי מה להתייחס לסעיפים, כי אני מתנגד לכל החוק, וזה בסדר. יכול אותו חבר כנסת לומר: בהנחה שכן יהיה רוב וכו', יש לי הערות לסעיפים עצמם, ואז הוא יכול לומר גם את הערותיו לסעיפים עצמם. כל חבר כנסת יחליט באיזה מדיניות הוא רוצה לנקוט לכשיתבקש לדבר. לא הבנתי, זה נראה לי מוזר. קראנו את זה עכשיו. נניח שאתה מתנגד לעצם החוק. אם תבקש זכות דיבור, אתה יכול להגיד: רבותי, אני לא רוצה להתייחס לסעיפים, כי אני מתנגד לעצם החוק. גמרתי את הדיבור שלי. בסדר, אעבור לבא אחריו; או שאתה יכול להגיד: אני מתנגד, אבל מאחר שיש כאן הצעה שאולי תעבור, אני לא יודע, יש לי הערות לסעיפים עצמם. ברור, גם אם אצביע נגד בסוף. אמרתי שכל חבר כנסת יחליט איך ובאיזה דרך הוא רוצה לנקוט. כפי שכבר אמרתי בישיבה הקודמת, הצעת החוק נועדה לשנות את אופן הבחירה של יועצים משפטיים למשרדי הממשלה. עד כה יועצים משפטיים נבחרים במכרז, בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), ועכשיו בהתאם להצעת החוק הזאת, היועצים המשפטיים ייבחרו לאחר שוועדת איתור איתרה אותם והמליצה לשר הממונה על המשרד. צריך לציין, שבהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), קיימת סמכות לממשלה לאחר קבלת המלצה של ועדת השירות לפטור משרות ממכרז, ויש עשרות משרות בכירות בשירות המדינה, שנושאי המשרה נבחרים על ידי ועדת איתור ומובאים לאישור הממשלה. לפי ההצעה הזאת, יועצים משפטיים למשרדי הממשלה, שהם לכל הדעות נושאי משרה בכירים, ייבחרו באמצעות ועדת איתור. אין צורך לחזור ולציין, שוועדת איתור היא למעשה מכרז משוכלל. זה הרעיון של הצעת החוק לעגן בחוק את הבחירה של יועצים משפטיים למשרדי הממשלה באמצעות ועדת איתור. בהתאם למינויים של נושאי משרה רבים בשירות המדינה, הצעת החוק מבקשת לעגן את האישור של הבחירה של ועדת האיתור בידי השר, ואין פה מבחינת הצעת החוק שבירה של המנגנון הרגיל, שבמסגרתו ועדת האיתור מאתרת, מבצעת את כל העבודה המקצועית - - - - - לא לאה, תרשמי לך. אחר כך תהיה לך זכות דיבור, תוכלי לשאול כל מה שאת רוצה. - - ועדת האיתור מבצעת את כל העבודה המקצועית מראיינת ומנהלת מהלך שלם של בירור ובחירה במועמד הטוב ביותר, ובסופו של דבר ממליצה לשר, והשר מביא לממשלה לגבי ועדות איתור.

שלפניכם השר יאשר את המינוי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. בכך גם נשמר איזון נוסף שהיום לא קיים. מבחינה זו, יש זכות וטו ליועץ המשפטי לממשלה לאשר את הבחירה של ועדת - - - מאיזה טעמים יכול יועץ משפטי לא - - - איפה - - - לא, עודד ועפר, תרשמו. לאה, את לא עונה למי שמדבר בלי אישור.

תרשום לך, עפר תרשום, תהיה לכם זכות דיבור, תשאלו את השאלות. אני מוכנה לענות. לא לא, ברגע שזה יתחיל ככה, בזמן קצר תהיה כאן מהומת אלוהים, תאמיני לי. כל אחד ידבר באופן מכובד ובשקט. אבל חייבים להבין לפי מה ישקול היועץ המשפטי,

תרשום לך את השאלות האלה. שאלות הבהרה, גם מה שעודד שואל וגם מה שאני. אבל זה לא ייגמר ככה. תוכלו לשאול, נוכל לדבר סעיף-סעיף ותוכלו לשאול את השאלות.

שאין בכוונת הצעת החוק לפגוע בעצמאות היועצים המשפטיים, בשיקול הדעת המקצועי שלהם, ובכלל בתפקוד שלהם כיועצים משפטיים למשרדי הממשלה. - - - - לאה,

הכפיפות המקצועית של היועצים המשפטיים היא ליועץ המשפטי לממשלה ומנהלית למנכ"ל, ובכך הצעת החוק אינה נוגעת ואינה מצמצמת. הכפיפות נשארת אותה כפיפות, דרכי הבחירה משתנות להליך מכרזי משוכלל, כאשר יש לנו עשרות אם תרצו, אני אמציא לכם רשימה של כל המשרות, שבהתאם להחלטת הממשלה או בהתאם לחוקים אחרים נושאי המשרה נבחרים באמצעות ועדת איתור. ומי מאשר אותם בסוף? הממשלה. הממשלה יש מקרה שהשר ממנה באופן ישיר ועדת איתור, ולא הממשלה? נגיד, רמטכ"ל, מפכ"ל

זה אירוע מהותי.

אני יודע, אבל לכל אחד יש שאלות. השאלות תמיד מצוינות, באמת, אבל לא נתקדם איתן. אם זה יובא לאישור הממשלה, זאת התקדמות. רועי, אני אתן לך, תוכל לדבר, אבל בבקשה ניתן ללאה לסיים. אני רק רוצה לציין נקודה נוספת שנוגעת לעצמאות של היועץ המשפטי למשרד. תפקיד היועץ המשפטי למשרד הממשלתי לא נפגע והוא לא מצומצם בהתאם להצעת החוק. אין נגיעה בדבר הזה מבחינת לשון החוק, וזה צריך להיות ברור. ומה במהות?

קארין, קארין, את רואה מה שקורה, כבר יש לנו ניסיון. אבל היא מדברת הרבה זמן בלי להסביר שום דבר. רבותי, היא מסבירה את החוק.

היא מסבירה איך שהיא מבינה. לכל אחד יהיו שאלות, כל אחד ישאל. זה מפריע, כי תוך זמן קצר תהיה כאן מהומה. הרי אנחנו יודעים, תוך דקה אחת תהיה כאן מהומה. תמשיכי להגיד את הדברים. לא, אי אפשר ככה. פשוט אי אפשר לנהל ככה דיון. כן אפשר יהיה לנהל דיון. ככה זה לא דיון, ככה זה תוך זמן קצר מהומה, אף אחד לא שומע את השני, אף אחד לא מבין מה השני אומר ואף אחד לא מתייחס. יהיה לכם זמן לשאול באופן מסודר. תרשמי לך את השאלות, תוכלי לשאול אותן ותקבלי ממנה תשובות, אבל באופן מסודר, לא שכל אחד ייכנס לדבריה כל שנייה. אני רק רוצה להסב את תשומת הלב, שהיום בוועדות המכרזים שבוחרות יועצים משפטיים למשרדי ממשלה, בשנים האחרונות בדרך כלל יושב ראש הוועדה הוא אחד המשנים, אבל הוא נציב שירות המדינה, זאת אומרת: באופן תיאורטי וכך זה היה גם בעבר נציב שירות המדינה יכול למנות נציג מטעמו, שאינו אחד המשנים להיות יושב ראש הוועדה. זאת אומרת, המצב היום שבו

המכרזים מכהן אחד המשנים ליועץ המשפטי לממשלה הוא לא מעוגן בחקיקה אלא הוא מעוגן בנוהג - - - - - זה מעוגן בתקשי"ר,

- - בעוד שהיום לפי הצעת החוק חברות של משנה ליועץ המשפטי לממשלה תעוגן בחוק. ובכך הצעת החוק מבקשת לשמור על האיזונים הנדרשים על מנת להבטיח שהבחירה תהיה של יועץ משפטי מקצועי ועצמאי.

אבל מתוך חמישה יש שלושה - - - לאה, לאה. ניסן תשמע - - - קארין, כל ישיבה יש לנו את הדיון הזה, אני לא רוצה אותו. מה אני יכול לעשות? אי אפשר להבין. אפשר ככה. לא, אנחנו שואלים שאלות חידוד. הבהרה. זה פשוט לא יאומן, זה מטריף אותי. לא, היא צודקת, היא צודקת.

אם רוצים בלגן, זאת הדרך. הוויכוח הזה הוא מיותר. אם לא היית מתווכח על זה והיית נותן לשאול שאלה ולתת תשובה, לא היה ויכוח כזה. לא שמת לב שכולם רצו לשאול שאלות? יש לנו ניסיון, אז לא מתקיים דיון, יש בלגן שלם, כל אחד צועק ואחר כך כל אחד רוצה לדבר על חשבון השני.

אני אתן לך את ההזדמנות, תשאל ותקבל תשובה. - - - אנחנו לא שואלים ומקבלים תשובות - - - בישיבות אתם שואלים, היא רושמת ונותנים תשובות, ככה היה גם בכל הדיונים האחרים. אה, רשמת את כל השאלות שלנו? הכול בראשי ובלבי. היא תרשום. לא עכשיו, כשתדברי, היא תרשום את השאלות ותיתן תשובות. ואז ייגמר הדיון והתשובות יהיו בנפרד. אל תדאג, לא ייגמר, יש לנו הרבה זמן היום.

לא מצביעים היום, אז למה הדיון כל כך ארוך? אבל אין הסתייגויות,

תגיד, הגשת נוסח, אתה רוצה להצביע היום? מה נסגר? שלוש שעות בגלל זה הוא מתווכח אתנו, במקום לשאול שאלות אמיתיות.

לאה תמשיכי בבקשה. בוא נעביר לו את הזמן. היום בהתאם להחלטת ממשלה,

שקורה בפועל. עודד, היא אמרה החלטת ממשלה.

מטעים פה כל הזמן את האנשים. אבל עודד, תן לה לסיים את המשפט.

- - - אבל אולי את זה היא רצתה להגיד. באמת עודד, אי אפשר ככה. כל פעם מספרים את הסיפור הזה. מה קרה לך היום? סליחה, לא היום, גם בישיבה הקודמת. הם מתמנים לשבע שנים לפחות אמורים להתמנות לשבע שנים.

והצעת החוק מעגנת בדיוק את המצב הזה. התקופה הזאת נועדה לשמור, גם הקדנציה הזאת - - - למה שבע שנים? הם אמורים, הם לא באמת שבע שנים - - - באופן כללי, לפי חוק שירות המדינה (מינויים), כאשר אדם עובר הליך של מכרז, הוא בעצם מקבל כתב מינוי. לגבי משרות בכירות, כבר שנים רבות ישנה קציבה של המשרות הבכירות

על מנת להבטיח שבתקופה של הקציבה הזאת אותו נושא משרה יהיה עצמאי בפעולתו ובהפעלת הסמכויות שלו. במובן הזה, היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי אינו שונה מנושאי משרה אחרים. גם משנים ליועץ המשפטי לממשלה - תקופת הכהונה שלהם קצובה, והשינוי היחידי שמובא כאן לפניכם - - למה מפכ"ל שלוש ויועץ משפטי שבע? - - השינוי היחידי שמובא כאן לפניכם זה שמעגנים את הדבר הזה בחוק. דיון חסר טעם. אם התחלף שר והוא רוצה

הוא יכול? לאה,

לא לא לא, לפי ההצעה הזו הוא תקוע. לאה, את

לא התייחסת לסעיף (ד). זה מה שהיא ביקשה להגיד. אבל את סעיף (ד) בהצעת החוק צריך להסביר. צריך להסביר, האם בעוד מקום מעוגנת בחקיקה עדיפות כזו לאוכלוסייה מסוימת. ואם כן, זה יהיה בסדר?

לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר. זאת אחת השאלות. בסדר, תאמיני לי שלכולנו יש שאלות, אפילו לי יש שאלות. לאה, אם את רוצה להמשיך ולהסביר, בבקשה. אני רוצה רק להסביר את הנקודה הזאת. יועצים משפטיים של משרדי ממשלה הם עובדי מדינה מן השורה בדרך כלל. בדרך כלל הם צומחים בתוך המערכת והם צוברים ניסיון, ידע, מומחיות.

עכשיו סוגרים את זה בחוק - - - הצעת החוק מכירה ביתרונות האלה של אותם אנשים שמקדישים את שנות העבודה שלהם לשירות הממשלה, והיא אומרת: ועדת האיתור חופשית לבחור במועמד הטוב ביותר לראייתה, אבל היא מבקשת במצבים מסוימים לראות את הניסיון ואת הוותק של אותם עובדי מדינה ולתת להם עדיפות. לא במצבים מסוימים, כתוב לתת עדיפות למועמד מתוך שירות המדינה. כתוב עדיפות. הייעוץ המשפטי לא מאפשר לתת עדיפות למי ששירת בצה"ל, אבל נותנים עדיפות למי שהוא עובד מדינה, שערורייה שאין כדוגמתה - - - בסדר גמור, אז את זה אתה תגיד כשתדבר. עודד, אז בוא נצביע נגד זה. בסדר, אבל למה אתה צריך להפריע? תן לה לסיים, ואחר כך כשיגיע תורך תדבר גם. מספרים פה סיפורים.

מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה. בדיונים הקודמים הוצגה העמדה של היועץ שמתנגדת לחוק עצמו, וגם הוצגו הנימוקים. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה לגבי הרכב ועדת האיתור. ההרכב שמוצע כאן הוא הרכב שהוא לא מאוזן, גם ביחס לוועדות איתור אחרות.

יש הקפדה על כך שוועדות איתור יהיו מאוזנות, זאת אומרת: כל הרשימה של ועדות האיתור שפועלות בשירות המדינה, כוללת נציגי ציבור שממונים בחלקם על ידי המנכ"ל ובחלקם על ידי הנציב, ויש איזון בעניין הזה. גם כששונתה החלטת ממשלה לגבי ועדות האיתור וחלק גדול מוועדות האיתור היום הן בעלות שלושה חברים בלבד, נציג הציבור ממונה ביחד על ידי המנכ"ל והנציב בחוק. מה שמוצע סותר את כל העיקרון הזה, במובן זה שהמנכ"ל בוחר את שני נציגי הציבור. זה בעצם מוביל לכך, שלמנכ"ל יש רוב מובטח בוועדה שלושה חברים, הוא ועוד שניים שמתמנים על ידו. מהבחינה הזו, זה מטה את הכף לעבר משרת אמון, לעבר משרה שהיא לא דומה להליך מכרזי אחר, במובן זה שההרכב של חברי ועדת האיתור לא מאוזן, וזה שונה לחלוטין ממה שמוכר בכל ועדות האיתור שיש בשירות המדינה. אני רק רוצה לומר, שהיחיד מבין כל עובדי המדינה שיכול ורשאי לדבר נגד חוק שהממשלה מחוקקת, או להגיד מה הדברים הוא חושב שצריך לשנות, זה היועץ המשפטי לממשלה או באי כוחו,

היועץ המשפטי שהיה פה גם בכמה חוקים כמו בהסדרה או במקומות אחרים ייצג את עמדתו נגד, וגם בא כוח דני יכול להציג את ההסתייגויות של היועץ

אוקיי, תודה. רציתי להעיר הערה אחת. אני מבין שדני אמר אותה, אבל אני חושב שחשוב לחדד את זה לחברי הוועדה שוב. אני חושב שיש פה בהצגה של לאה ואני חושב שגם בדברים שנאמרו בסוף הדיון הקודם על ידי גיל איזושהי אמירה לגבי ההשוואה בין ועדת האיתור הזאת לוועדות איתור אחרות כדי להגיד שזה חלק מאיזשהו דבר כולל. ההרכב של ועדת האיתור הזאת הוא לא, זאת אומרת: חשוב להבין שאין שום ועדת איתור אחרת שבה למנכ"ל יש רוב של שלוש מתוך חמש. זה דבר מאוד חריג, והאמת שהייתי שמח לשמוע מה ההסבר לזה. והסעיף שהשר ימנה קיים בוועדות איתור אחרות? אני צריך לבדוק את הדבר הזה. אני חושב שבדרך כלל זאת הממשלה, אבל באמת צריך לבדוק את זה. זה גם חריג. הדבר הזה גם סוטה באיזושהי רמה מהרעיון של ועדת איתור, שבו יש איזשהו איזון שלאף אחד לא יהיה רוב זה הרעיון, זאת אומרת: צריך ליצור איזושהי קואליציה ולקבל איזשהו קונצנזוס כל כמה וכמה גורמים. זה קצת כמו להיות משרת אמון, להיות עם ולהרגיש בלי קצת במובן הזה, והשאלה מה ההיגיון שעומד מאחורי זה לא יודע, לא שמענו.

ראשון ידבר אמיר, אחריו דב חנין, ואם הוא יצא קארין.

מבקש מנציגי הממשלה לרשום, אם יהיו שאלות, ואחר כך לענות עליהן. לנושא בכללותו כבר התייחסו כל חברי הכנסת, עכשיו אני מבקש לגשת לגופו של עניין, או כל חבר כנסת יחליט כמו שהוא רוצה, אבל רק להצטמצם קצת. תודה, אדוני היושב-ראש. כזכור, אני הגשתי הצעת חוק פרטית בתחילת 2017, שאומרת מאוד בפשטות שבאותו אופן שבו השרים ממנים את המנכ"ל, ימנו את היועץ המשפטי למשרדם. התכליות כבר פורטו, אני לא אחזור עליהן.

שאצל חלק מהחברים עלתה טענה, שזה חוק הג'ובים שנועד לסדר ג'ובים לחברי מרכז או למקורבים וכו', אני רק מבהיר פה שאני מוכן גם להוסיף סעיף

כולל גם לממשלתית אם צריך לא ימונה יועץ ממשלתי כאמור בחוק זה, אלא אם נמצא כשיר לכהן כשופט בבית משפט מחוזי. אז לא ימנו את בת הדודה מהרחוב, תנוח דעתכם בעניין הזה. כמה כאלה תמצא כבר? אני מתייחס להצעת החוק הממשלתית. הצעת החוק הממשלתית הגיעה מאוחר יותר, ולתפיסתי כפי שאני רואה אותה, נועדה לסרס ולאיין את התכליות שהיו בבסיס הצעת החוק הפרטית. אני חושב שכפי

היא הצעה לא טובה, שאני לא מתכוון להצביע בעדה,

אם נעשה מספר תיקונים, אני חושב שהיא תהפוך להיות הצעה טובה יותר, ואז אולי כן אפשר יהיה לשקול. בעצם בכל מקום שבו כתוב בחוק "בהסכמת", אני מציע להחליף ל"בהתייעצות עם" היועץ המשפטי לממשלה התייעצות עם היועץ המשפטי אבל לא "הסכמת". המילה "הסכמת" אומרת שהכוח נשאר אצל היועץ המשפטי.

אני אסביר מה המשמעות. לא, אין משמעות למושג התייעצות, מה המשמעות? בוודאי שיש משמעות. אגב, היום אין משמעות למילה יועץ כי היועץ לא מייעץ, אלא רק פוסק. אני כן חושב שחשוב לשמוע את היועץ המשפטי לממשלה.

לא בהכרח. אגב, חשוב גם לשמוע את האופוזיציה. לפעמים מקבלים את הטענות - - - אה, תודה, ואו... החוק יקודם בהתייעצות עם האופוזיציה... אבל חשוב לשמוע, ולכן אני כן בעד התייעצות. לכן יש משקל להתייעצות, אבל בעצם המילה "הסכמה", את משאירה את כל הכוח אצלו,

אני נגד הדבר הזה, מאותן תכליות שהגשתי את ההצעה המקורית. את המילה "בהסכמת" צריך להחליף "בהתייעצות עם". בסעיף (ב) כתוב "יועץ משפטי ימונה לתקופת כהונה אחת של שבע שנים".

זה טיעון שחוזר גם מהאופוזיציה,

מה מקור שבע השנים הללו? הרי אם אנחנו מחליטים שצריכה להיות הרמוניה, כך שהשר ימנה או יהיה מעורב במינוי של היועצים המשפטיים שלו, כמה שרים מכהנים שבע שנים?

אין הרמוניה, כי באמצע קדנציה גם יכולה להתחלף - - - רועי, ישראל כ"ץ. ישראל כ"ץ הוא היחיד. לא, גם סופה לנדבר. לא אמיר, גם אם זה שש שנים או חמש שנים. ראש הממשלה. יפה, אז יש לי שלוש הצעות בהקשר הזה: הצעה אחת היא כמובן למחוק את סעיף (ב), בלי קצבת כהונה של שבע שנים, הצעה שנייה היא לקבוע שיועץ משפטי ימונה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן יהיה להאריך כהונתו לארבע שנים נוספות, כפי שמפורט בסעיף (ג). זה יקרב אותנו לאורך כהונה אמיתי של שר,

גם אם לא תהיה זהות מוחלטת. מי יחליט על זה? לשיטתך, מי יחליט על ההארכה? אותה ועדת איתור והשר, באותו מנגנון כפי שהוא ממונה. ההצעה כאן מדברת על ארבע שנים פלוס אפשרות - - - יש לך ארבע שנים להתחנף לשר, כדי שהשר יאריך לך.

ההארכה תהיה על ידי ועדת האיתור,

ההארכה תהיה על ידי השר, לפי המלצת ועדת האיתור. זאת אומרת, ועדת האיתור. כן כן, מאה אחוז, ועדת האיתור. אני רוצה להבין, מי שמגיש את הבקשה, את ההצעה להמשך זה השר על פי הצעתך. נכון, אמת. הצעה נוספת שקשורה גם לוועדת שמגר בעניין סיום כהונתם של יועצים משפטיים מכיוון שאין פה מנגנון סיום כהונה, אני מציע לקבוע מנגנון סיום כהונה בידי השר, שיהיה זהה למנגנון הקבוע ביחס להדחת היועץ המשפטי בידי הממשלה לפי ועדת שמגר והחלטת הממשלה בעניין,

בסוף סעיף (ב) יבוא: ואולם רשאי השר, לאחר שנועץ בוועדת איתור כאמור בסעיף (ג), להורות על סיום כהונתו של היועץ המשפטי של משרדו, אם נוכח כי קיימים חילוקי דעות מהותיים וממושכים בין השר לבין היועץ המשפטי, אשר יוצרים מצב בו נמנע שיתוף פעולה יעיל; ובכך למנוע מהציבור את הגזירה של משרד ממשלתי שלא יכול לתפקד. הדבר האחרון הוא כמובן ובכך אני מצטרף לקריאתו של חבר הכנסת פורר סעיף (ד), שערורייה שאין כדוגמתה. אלה שטוענים לפרוטקציות, למקורבים ולחוק הג'ובים סעיף כזה נותן עדיפות למועמד שהוא עובד המדינה.

הרעיון הוא להכניס דם חדש, לאפשר לגורמים נוספים, לשמוע קולות נוספים ולא לקבע דווקא את האנשים הקבועים, כמו ועדת שיבוט. זו לא ועדת שיבוט, זו ועדת איתור. אלה דבריי. רק אתייחס להצעה של אמיר, שכשירות למחוזי זה או ארבע שנים כשופט שלום או שבע שנים כעורך דין, לא מעבר לכך מבחינת הכשירות

מאחר ודב חנין לא נמצא קארין אלהרר,

תודה, אדוני יושב-הראש. אני אומר כהערה כללית, שאני חושבת שמקומו של החוק הזה בדיוק במקום של חוק הנאמנות בתרבות, שאני מבינה שהוא ירד לטמיון, וטוב שכך. בשם המשילות, הממשלה הנוכחית מרגישה שהכול מותר לה.

אם היה פה איזשהו טיעון ענייני של הפרעה במשילות

זה חוק הבכיינות,

ישבה כאן שרת המשפטים, שהאזנתי לה בקשב רב, והדבר הכי משמעותי שהיא אמרה זה: אני על פי רוב חושבת שמדובר ביועצים משפטיים מצוינים שעובדים איתם והכול בסדר איתם.

ועד לרגעים אלה ממש לא קיבלתי

ואולי נציג השרה יודע לומר לי אחרת למה בכלל צריכים את החוק הזה, במיוחד משרה שאומרת: אני לא אוהבת עודף חקיקה. אני לא מבינה על רקע מה באה החקיקה הזאת. זאת חקיקה מיותרת, ויותר ממיותרת, היא

זה משהו שכל היועצים המשפטיים שהגיעו לוועדה מי שנתנו לו לדבר, חלק כלאו בינתיים בארון להבנתי, דינה זילבר היתה אמורה להגיע לכאן, אבל נעלו אותה וזרקו את המפתח, לא נתנו לה להגיע. זה כשלעצמו בושה וחרפה. בהנחה שמתי שהוא החוק הזה יעלה להצבעה בוועדה כמו שאמרתי, למליאה אני לא רואה אותו מגיע אני כן רוצה להתייחס לסעיפים עצמם. קודם כל לגבי הכהונה של שבע שנים, אני לא מצליחה להבין את זה, ממשלות בישראל לא תמיד מחזיקות ארבע שנים, ולכן הקציבה הזאת ביחד עם כל הקונסטרוקציה הנוספת היא בעייתית בעיניי, והיא גם אפילו לא באה לחזק את מה שהחוק הזה אמור ואני אומרת את זה במירכאות כפולות ומכופלות ובא לתקן. אני לא רואה מה יש לתקן, אבל אם כבר, לא הבנתי את הרעיון הזה. העניין השני זה ועדת האיתור.

יכול אולי מי שלא מכיר את התהליך לטעות ולחשוב שמדובר באיזה ועדה שמרוחקת מהשר אפילו במעט. אבל כל בר-דעת יודע, שיש פה ועדה שתפורה למידותיו של השר, על פי רצונו הבלעדי של השר.

זה בסדר גמור, יועץ של השר הוא לא שכיר החרב של השר, הוא יועץ של המשרד. שר בא ושר הולך, והמשרד אמור להישאר. אבל קארין, יש פה יועץ משפטי לממשלה ונציגו, נציב שירות המדינה ונציגו. עזוב אמיר, היא יודעת את זה לבד. בסדר, כל אחד חושב אחרת. היועץ המשפטי ונציגו הם קול אחד מבין כל הוועדה ויש רוב ברור.

תבואו ותגידו לי שהיועץ המשפטי לממשלה או נציגו תהיה להם זכות וטו, ואז בואו נדבר על זה. אבל זה לא המצב, נכון? בנוסח הזה יש להם, לצערי. בנוסח הזה לצערי יש להם. אני מתנגד לזה, אבל יש. אה, אתם מתנגדים לזה. לא, זה אני, זה עדיין לא אתם. כן, בממשלתית יש זכות וטו ליועץ. כן, אבל גם זכות הווטו הזאת, על רקע מה היא באה? בסוף הוא יטיל וטו על כל המינויים? יש לו נציג בוועדה. לאה, הוא יטיל וטו על כל המינויים? אני אסביר. הנציג של היועץ המשפטי בוועדה שותף מלא לכל תהליך הבחירה.

תרשמי את זה ואחר כך תסבירי. יהיו עוד הרבה שאלות, הם חוזרים על עצמם. אני באמת לא מצליחה להבין למה ההצגה. תבואו תחוקקו חוק, שאתם באמת מאמינים בו ותגידו:

ימנה את מי שבא לו. למה כל הפסדה הזאת?

תגידו את הדברים. לא מתאים לכם, אתם בדרך כלל מחוקקים in your face, מה קרה? נהיינו פתאום מהוגנים ומאוזנים? לא מתאים לממשלה הזאת. אני באמת

בפעם המי יודע כמה, אתם יכולים עוד למנוע מעצמכם את הבושה שתבוא עליכם. כשאמרנו את זה בחוק הלאום, צחקתם. היום בבוקר אנחנו קוראים בעיתון, שיש הצהרת נאמנות ליהדות בעפולה בנוסח חוק הלאום, וזה באשמתכם. ואני לא מבינה איפה היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה נרדם. אולי בחדר עם המפתח והזה... אני לא אתפלא אם גם אותו נעלתם בחדר.

אני רוצה להגיד מניסיון אישי וגם מסקר שעשיתי עם שרי ממשלה, שמרבית שרי הממשלה מרוצים מהיועצים המשפטיים שלהם. לא אני אמרתי את זה איילת שקד,

הנגב בא ואמר שמרבית השרים מרוצים מהיועצים המשפטיים שלהם. זאת אומרת, שני שרים שמכהנים היום בממשלת ישראל, ולפחות אחד מהם כיהן בממשלות נוספות והיה שר בכמה וכמה משרדים, בא ומעיד שאין שום צורך בחוק הזה. בא שופט בית משפט עליון לשעבר שהיה יועץ משפטי ואומר:

שופטי בית משפט עליון הוא מונה אותם ו-16 יועצים משפטיים של כל המשרדים והיועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי של הוועדה ועוד ועוד, עשרות משפטנים באים ואומרים שהחוק הזה אינו ראוי. לא רק שהוא לא נחוץ, כמו שאומרים גם שקד וגם צחי הנגבי, אלא שהוא מזיק. ואנחנו פה יושבים, אוטמים את האוזניים, סוגרים את העיניים. אולי אנחנו יכולים עוד לדבר, אבל חוץ מזה אין לנו הרבה מה לעשות, כי אתם דוהרים ושועטים, כמו אותו לווייתן בזמנו, הסמל של חיים רמון, שרץ לו ליבשה להתאבד. התאבדות, שמבחינתי זאת התאבדות חוקית. התאבדות של מדינה ששואפת לדמוקרטיה, אבל מישהו מוביל אותה לים, שם היא לא תוכל לעשות דמוקרטיה, כי יועץ משפטי הוא לא יועץ משפטי של השר. כבר אמרו את זה לא פעם, יועץ משפטי הוא יועץ משפטי של הציבור. שלא בחר בו? ומה שעומד מול העיניים שלו זה החוק ושמירה על טובת הציבור ושמירה על החוק, ולכן כל החוק הזה אינו ראוי, אבל מי שכבר בא ומחוקק אותו, אין ספק שבתוך החוק יש תרתי דסתרי. אתם רוצים לגרום לכך שכל שר יוכל לעשות מה שהוא רוצה ושכל יועץ משפטי יוכל לתת לו את העמדות שהוא רוצה לשמוע; ומצד שני אתם כמובן נותנים לו יועץ משפטי של שבע שנים, כשבמקסימום הוא יהיה שנתיים, שלוש או ארבע ולאחר מכן יבוא מישהו אחר, שלא יעשה את רצונו. זה דבר אחד, שכמובן אי-אפשר להבין. ואני דרך אגב מצטרפת גם לחבריי מהקואליציה לגבי החיוב להעדיף עובדי מדינה. אני חושבת שצריך להביא את האדם הטוב ביותר, לא משנה אם הוא עובד מדינה או לא. אותי מדאיג מאוד היום, שאנחנו בעצם פוגעים בילדים של מחר ובתלמידים של מחר. אנחנו אלה שבשיעורי האזרחות מסבירים, שיועץ משפטי הוא אדם ללא משוא פנים, הוא נושא הדגל המקצועי, ואנחנו הולכים והופכים אותם לאנשי אמונם ולאנשים פוליטיים. המתכונת של החוק המוצע הזה הופכת את היועצים המשפטיים לאנשים פוליטיים ולאנשי אמונם בשם זה מה שמאוד-מאוד-מאוד מטריד אותי. הצעת החוק הזאת גם לא באה בפני עצמה. אנחנו מגלים כל מיני ניסיונות ונגיסות על מנת לפגוע בשומרי הסף. לדעתי לא היינו צריכים לדון בכלל בהצעת החוק הזאת. היא לא ראויה ולא מתאימה. אבל אם אנחנו מסתכלים לגופו של עניין, אני כן רוצה להסתכל רגע על ההסבר. אומרים בהסבר של הצעת החוק שהצעת החוק נועדה לשנות את דרך הבחירה. אין אפילו הסבר אחד מהותי לאורך עמוד וחצי.

בהצעת החוק הפרטית לפחות מסבירים למה הם עושים את זה, לא שאני מקבלת את ההסבר שלהם.

אדוני היושב-ראש, ואין אפילו הסבר אחד. הכול בירוקרטיה, זה עלוב, זה זלזול באינטליגנציה, זה מראה שאין להם

מלבד העובדה שזה בא לשנות את החוק.

למה, מה המהות, למה רוצים לשנות? לא מופיע בכלל. שבע שנים כבר אמרו מזמן. אם אנחנו מסתכלים על הרכב הוועדה, זה שלוש מול שניים. יש פה רוב

אז אל תשחקו אותה, אל תגידו שיש ועדה, זה משחק. רוב של אלה שנבחרו - - - לא לא,

נגיע גם אליך. זה משחק, כאשר לכאורה יש פה רוב מוחלט אז לא צריך ועדה. מה, אנחנו משחקים בנדמה לי? אנחנו בת יענה? או שעושים ועדה שיש בה באמת ויכוח אמיתי על מנת שנוכל להתווכח מי האדם המתאים ביותר, ואם לא, לא משחקים במשחק. לגבי סעיף (ד), אני פשוט לא

שמשרד המשפטים עושה דבר כזה. זה קליקה? מועדון סגור? לא מספיק אנחנו נותנים לעורכי דין וליועצים משפטיים דברים קשים, גם לא ניתן להם להיכנס פנימה, אלא רק לעובדי מדינה? זה פוגע בחופש העיסוק, זה פוגע בזכויות אדם, זה פוגע בנו כמחוקקים. צריך להעיף את הצעת החוק הזאת.

אם אנחנו רואים שגם הקואליציה וגם האופוזיציה וגם כל מי שדיבר לפניי, לא מוצא לרגע לא תוחלת ולא טעם בחוק הזה, אז אולי לא כדאי לדון בהסתייגויות, אלא רק להגיד שאנחנו מורידים אותן מסדר-היום בדיוק כמו את חוק הנאמנות בתרבות. תודה לך לאה. עודד ואחריו עפר שלח. תודה אדוני.

אני רוצה לחזור ולומר שהצעת החוק המקורית, לשיטתי, היא הנכונה והטובה. היא אומרת שמי שיאשר זו הממשלה ולא איזושהי ועדת איתור כזאת או אחרת.

כן כן. בסופו של דבר, בהצעת החוק

עשו כל מיני סלטות ולוליינות כדי לעקר את ההצעה הזאת מכל תוכן ואיכשהו להעביר את זה באישור היועצים המשפטיים. יצאה פה הצעה, בעיניי, גרועה כמעט בכל פרמטר. אני אגיד מה כן צריך לתקן בה. ראשית, לדעתי לא צריך חוק. כפי שהממשלה יכולה לפטור משרות מסוימות ממכרז בהחלטת ממשלה - וזאת ממשלה שהיא מושלת, הם אומרים שהם יודעים למשול שיעשו את זה בהחלטת ממשלה, לא צריכים את כל הליך החקיקה הזה ולא צריכים לעגן את הנושא בחוק, כי עכשיו לכל תפקיד בממשלה נתחיל לייצר חוק איך ממנים. צריך ועדת שירות. בסדר, ועדת שירות, לא חוק. אני חייב לומר שאם כבר הולכים לחקיקה, צריך להופיע פה ואני מצטרף למה שאמר חבר הכנסת אוחנה תנאי סף של שופט מחוזי. אני חושב שזה איזשהו תנאי סף ברור לכולם, מבחינת מה צריכים להיות הכישורים המינימליים לאותו יועץ משפטי,

שנית, אני חייב לומר שיש פה משהו עמום ועלום בסעיף 12א(א), שמבקש

הסכמת היועץ המשפטי לכל מינוי.

אם רוצים שליועץ המשפטי תהיה איזושהי סמכות וטו, מה סמכות הווטו שלו? כי הרי זה לא שהיועץ המשפטי יבוא עכשיו ויגיד שיש פה איזושהי בעיה פלילית. הרי אם יש בעיה פלילית, יש לו סמכות וטו כך או כך, לא צריך לכתוב את זה בחוק. מה השיקולים לפיהם יפסול היועץ המשפטי את המינוי?" או שיפרטו את השיקולים בהצעת החוק, או שפשוט ימחקו את המשפט הזה מהצעת החוק. מה שאני מציע בהקשר הזה, כדי לתת איזשהו איזון לכך שהשר ימנה, אפשר כן להגיד שהשר ימנה ובאישור הממשלה. אם אומרים שהמינוי הזה הוא כל כך חשוב ברמה שצריך להעביר אותו בחוק, תכניסו את זה שמי שיאשר זאת הממשלה.

בוא ננהל דיון על איזה טיעונים היועץ המשפטי רשאי לפסול או לא רשאי לפסול את המינוי. אדוני, נושא נוסף זה תקופת הכהונה. הפיקציה הזאת שכל פעם באה ועולה פה בוועדה היום הם מוגבלים לשבע שנים? היום הם לא מוגבלים לשבע שנים. החלטת הממשלה נעקרה מכל תוכן, כי בהחלטת הממשלה קבעו סעיף נוסף, שיחד עם זה שיקצבו לשבע שנים, גם יתנו להם איזה שהם הסדרים פנסיוניים מיוחדים. ההסדרים הפנסיוניים לא נעשו, ומאותו רגע כך בהסכמות שבין הנציבות לבין ההסתדרות או בין אני לא יודע מי נעקרה החלטת הממשלה מתוקף, ואין באמת קציבה לשבע שנים. גם יועצים משפטיים שמונו לפי החלטת הממשלה שהתקבלה לשבע שנים, לא קצבו אותם לשבע שנים. אני חייב לומר שיתכבדו אנשים שרוצים להיות בשירות המדינה בתפקידים בכירים וייפרדו מההסדרים הנדיבים שישנם לגבי עובדים זוטרים יותר.

אני חושב שקציבת כהונה צריכה להיות לכל התפקידים הבכירים בשירות הציבורי. לא יכול להיות שישנם מנהלי אגפים בכירים שיושבים 15 ו-20 שנה בתפקידם ולא מתחלפים, זה גם לא נכון לשירות הציבורי וגם להם בסופו של דבר. אבל אם עכשיו אנחנו מדברים רק על יועצים משפטיים, קציבת הכהונה צריכה להיות לארבע שנים.

אולי וגם את זה צריך לחשוב ובאיזה תנאים אפשר להאריך בעוד שנתיים כדי כן ליהנות מאותו ניסיון שנצבר. האפשרות להארכה בעיניי היא מאוד בעייתית, זה מגביר את התלות, זאת אומרת:. עדיף כבר לעשות קדנציה, לקצר קדנציה. לא, אבל אולי אני כן רוצה להאריך?

ישנם שני תפקידים "זוטרים" שהחליטו כן לאפשר את ההארכה הזו. גם רמטכ"ל ממנים לשלוש שנים ומאריכים לו בשנה, גם מפכ"ל ממנים לשלוש שנים ומאריכים לו בשנה, או שלא מאריכים לו. היא הנותנת, זאת אומרת: הדוגמאות של מה שאתה אומר הן בדיוק הדוגמאות למה אסור לעשות את זה. כן, בדיוק, הן החולי. בסדר, בדרך כלל האריכו. אני חייב לומר, שיש גם יתרון לניסיון. עד כמה שאני מקדש את זה שתמיד צריך לאפשר ולפתוח את הכול, יש יתרון לניסיון. אם יועץ משפטי מכהן ארבע שנים והוא יועץ טוב, וגם אם התחלף השר ובא שר חדש והוא רוצה להאריך לו בשנתיים, אני כן רוצה להשאיר את האופציה הזו לשר, ולא להגיד לו: עכשיו היועץ המשפטי הזה שכנראה הוא טוב ואתה רוצה להמשיך אתו עוד שנתיים, אתה לא יכול להמשיך אתו. גם את זה עושים באיזושהי מגבלה. אבל מה תהיה היכולת שלו להגיד לא לשר בחודשים שלפני ההארכה?

מכשול בפני עיוור. מה היכולת שלך להגיד את עמדתך לחברי הכנסת גם כשלא מסכימים אתך?

לא - - - אנחנו עוד רוצים לשמוע את היועצים המשפטיים. גור שאל שאלה, אני רוצה להשיב לו. רבותי, הוא דיבר לפני, הוא ידבר אחרי, אל תדאגי. גור, מה היכולת שלך להגיד לא לחברי כנסת ולהתווכח אתנו גם על הצעות חוק? חבר'ה, אנחנו ממנים יועץ משפטי למשרד, כשאנחנו קובעים כתנאי סף שהוא צריך

גם המקצועיים, אני חושב שגם הוא כאדם, כפרסונה, לא הופך להיות שטיח של מי שמינה אותו. ואני אומר לכם שזה נכון גם לגבי מנהלים כלליים של משרדים.

אחרת לפי שיטתכם, כל המנהלים הכלליים של המשרדים הם שטיח שעליו דורכים, ואני אומר לכם שלא היא.

אבל אנחנו רוצים לשמוע את גור. שמענו את גור. אבל אנחנו רוצים לשמוע את ההתייחסות. לא באמצע כשבן-אדם מדבר.

זה יועץ משפטי. זה לא חבר כנסת, זה יועץ משפטי, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לו לומר.

יהיה לו מה לומר והוא יגיד את זה, תאמיני לי.

למה אתה סותם לו את הפה?

אני לא סותם את הפה, והוא יגיד את זה גם, אבל לא באמצע הדברים כשמישהו מדבר. משרד המשפטים סתם את הפה לנציגת היועץ המשפטי, ועכשיו גם ליועץ המשפטי של הוועדה? אני מבקש, אל תגיב לכל אחד תוך כדי דיבור. לא, זאת נקודה חשובה. בוודאי שהיא נקודה חשובה, וגם לי יש הרבה מה לומר, אני גם מתאפק. תגיד לי, אתה שומע את עצמך, ניסן? יועץ משפטי של ועדת חוקה רוצה להתייחס, אומר שזה נושא חשוב, ואתה אומר לו לא? הוא יוכל להתייחס לא באמצע כשהוא מדבר, מה זה? טיפת נימוס, אדם מדבר, באמצע כשהוא מדבר מנתקים לו את חוט המחשבה? אתה מדבר על נימוס ליועץ המשפטי של הוועדה? אני מדבר על כולם. כשהוא רוצה להגיב? על כולם אני מדבר. באמת, מה זה שייך? הוא יגיב אחר כך. תאמיני לי, הוא רושם, הגיב לפני כן, יגיב אחרי כן. לא צריך באמצע כשמישהו מדבר, לא מכובד אפילו. עכשיו נחלק לו ציונים? אני מחלק לכולם, לא מדבר על אחד.

גור, אני מדבר על כולנו. אני יכול לומר לכם, שגם מנהלים כלליים של משרדים שנבחרים בכלל בהליך מיון עוד יותר פשוט, גם הם עומדים מול השרים שלהם לא פעם ולא פעמיים ומתווכחים איתם, לא צריכים להיות שטיחים שלהם, וגם כשהם לא מסכימים איתם, לפעמים הם גם מוצאים את עצמם מתפטרים, וגם זה בסדר וזה לא איזה משהו שלא קרה. לסיכום אדוני, לגבי סעיף (ד), בעיניי זו בושה, שממשלת ישראל בכלל מניחה הצעת חוק עם הסעיף המפלה הזה שפוגע בחופש העיסוק ויוצר אפליה בין עובדים לעובדים. אני חושב שהמכרז הפנימי הוא רעה שצריך לעקור אותה מהשורש בשירות הציבורי בלי שום קשר. מדוע השירות הציבורי של כולנו, של כל מדינת ישראל, של כל אזרחי ישראל, צריך להיות סגור בפני הציבור ומשויך כל הזמן לאיזושהי חונטה? הרי ממה נפשך, הוא נכנס בתפקיד זוטר במשרד המשפטים, הוא התקדם לאט-לאט במכרזים פנימיים שבכלל לא יצאו החוצה,

אני חושב שאת ההסדר החולה הזה שקיים בשירות המדינה צריך לבטל פעם אחת; בפעם השנייה, בוודאי שלא לעגן אותו בחקיקה. אני גם לא חושב שסעיף כזה יעמוד בפני בג"ץ, בוודאי בעניין של חוק-יסוד: חופש העיסוק, ואני שמח לשמוע מקיר לקיר לפחות הסכמה בין הקואליציה לבין האופוזיציה להסיר את הסעיף הזה מהצעת החוק. אני דווקא הצבעתי הרבה

כי אתה יודע שהצבעת נגד הקואליציה, כשידעת שזה בסדר אמיר, לא הייתי מנפנף בזה. בחוק כזה, במארג כל כך לא מאוזן, ההשפעה השלילית שלו היא שלילית שבעתיים. אני רוצה לעבור סעיף-סעיף, ובסוף תתפלא, אהיה קונסטרוקטיבי, אציע הצעה.

בהצעת החוק המקורית של חבר הכנסת אוחנה ואחרים היה לפחות היגיון,

אני נגדה, אני הייתי מצביע נגדה, אני הייתי נלחם נגדה, אבל היא לפחות היתה קוהרנטית, הוא בא ואומר: בוא נעשה את זה משרת אמון. הצעת החוק שלפנינו היא שעטנז שאין בו שום קוהרנטיות,

היא דבר ועוד דבר ופשרות פנימיות, ועיקרה, כמו שנוהגת הממשלה הזאת בדרך כלל, להניח הצעת חוק ולהעביר אותה, לא חשוב מה. אז נעבור סעיף-סעיף, אני אעשה את זה קצר, כי גם חבריי דיברו לפניי. הסיפור של עדיפות למינוי של עובד מדינה זה פשוט מגונה, כולנו נגדו וצריך להוריד אותו. ועדה בסעיף (ג) היא ועדה, שיש בה רוב מוחלט לאנשי השר. אין בה שום משמעות, אני מציע להוריד אותה. קציבת הכהונה עודד פורר לא נמצא פה. הדוגמאות שהוא נתן של הארכת כהונה של רמטכ"ל ומפכ"ל אלה הדוגמאות הכי גרועות, ואני מכיר בעל-פה את ההיסטוריה של זה. הן הביאו לחיכוכים, הן הביאו לדברים שנראו כמו הדחה והן הביאו לאנשים שמילאו את תפקידם רק כדי לרצות ולקבל הארכת כהונה. בוא נוריד את סעיף (ב). הסעיף הראשון הוא סעיף שסותר את עצמו, על הסכמת היועץ המשפטי. בוא נוריד גם אותו, ולכן אני מציע לאשר את תוספת ראשונה א', ואז אנחנו נגיע למצב הרצוי של הממשלה הזאת יהיה לה חוק, היא תוכל להגיד שהיא העבירה חוק. לא תהיה לו שום משמעות, כמו כל דבר, נאשר את תוספת ראשונה א', אני מבטיח להצביע בעד.

ונקרא לזה נאמנות לתוספת ראשונה א'... לפני הפרטים, יש פה דיון אחד שכל הזמן אנחנו חוזרים עליו, האם יועץ משפטי צריך להיות מינוי פוליטי או לא מינוי פוליטי, ואז איך עושים את השעטנז בין שתי התפיסות האלה. אחד, זה לא דומה לתפקידים אחרים. כפי שדיברתי קודם עם נציגי הממשלה, זה לא דומה למפקח עבודה ראשי או לאפוטרופוס או לרשם האגודות, כל מיני תפקידים שממונים בוועדת איתור. זה לא דומה לתפקידים האלה, כיוון שליועץ משפטי במארג של המערכת הציבורית-הדמוקרטית במדינת ישראל ובכלל במדינה מערבית יש תפקיד ייחודי, כי תפקידו לא רק להגיד מה חוקי ומה לא, אלא לעמוד למשל מול הדרג הנבחר ולהגיד: זה לא בסמכותך,

דברים שעם כל הכבוד זה לא תפקידו של דרג שכל תפקידו ליישם מדיניות שר. לכן קודם כל המתח הזה שבו יש דרג נבחר, שאכן נבחר לקדם מדיניות וזו משילות; לצד זה שיש מגבלות, והמגבלות האלה באות לידי ביטוי גם במערכת המשפט וגם בבעלי תפקידים ביניהם היועץ המשפטי

ויועצים משפטיים. לכן זה ברור למה זה לא יכול להיות תפקיד מקביל ולהגיד שזה כמו הווטרינר הראשי, אותה דרך שממנים את הווטרינר הראשי, ככה גם ממנים את היועץ המשפטי למשרד. תפקידם לא דומה, יש להם סמכויות שונות לחלוטין, ולכן ברור שלא יכול להיות מינוי פוליטי. ברגע שזה לא מינוי פוליטי, ההצעה הזאת כרגע היא שעטנז לא הגיוני,

יש פה רוב ברור לדרג הפוליטי, ולכן זה חוק שאומר "זה מינוי פוליטי", וזה לא לגיטימי. יש כאן עוד חטא על פשע, שגם נציג האקדמיה כפי שהוגדר כאן הופכים גם את האקדמיה לכלי משחק פוליטי, כי ברגע שזה מינוי של השר, לצורך העניין דרך מנכ"לו, בתיאום ובהתייעצות, מאותו הרגע נתחיל לצבוע גם את האקדמיה כפוליטית, כי שר אחד יגיד: אין בעיה, אני ממנה רק מבר-אילן, ושר אחר יגיד: אני ממנה רק מהעברית, ושר אחר: רק מהבין-תחומי; וגם הכנסת את האקדמיה לתוך השיח מי הוא פוליטי, כלומר: מי הוא נציג אקדמיה שהוא משלנו, מי הוא לא משלנו. הוספנו כאן עוד חטא על פשע. לכן גם בהרכב של הוועדה ואמרתי את זה גם לשרה וגם לאדוני היושב-ראש נציג האקדמיה צריך להיבחר באופן לא פוליטי, לא מינוי של השר, לא מינוי של המנכ"ל. אפשר לבחור מודל עוד פעם, המודל שקיים ביועץ המשפטי לממשלה זה פורום הדיקנים. אם אתם חושבים שדיקני האוניברסיטאות זה מוטה מדי, תוסיפו את המכללות, יהיה איזשהו פורום רחב ומאוזן, אבל שיהיה פורום שהוא לא פוליטי שבוחר נציג אקדמיה, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הזמן, אין סיבה אם זה שבע, שש או חמש. מה שבטוח ומכאן אומר לידידי גיל שזו לא יכולה להיות תקופת ההארכה. צריך להסכים על מועד, אפשר להתווכח אם זה חמש, שש או שבע, אבל זאת צריכה להיות תקופה, כיוון שבהארכה זה מיד הופך את זה לאירוע המאוד-מאוד-מאוד-מאוד פוליטי, שבו אני כיועץ משפטי חייב שהשר הממנה ירצה בטובתי ויאריך לי. ואם החלטנו על קצובות קדנציות ואני עמדתי בכנסת בראש ועדה בנושא הרפורמה בשירות המדינה ודיברנו על קצובות קדנציות אדוני היושב-ראש, גם פה אני מבקש שנציגות שירות המדינה, שקולה לא נשמע בדיון, תגיד קודם כל מה עמדתה על קצובת קדנציות. אני לא מכיר את מה שאומר עודד, שזה לא מיושם, אני מכיר שזה דווקא כן מיושם. עוד מעט נשמע תשובה על זה.

אני מכיר שזה מיושם, לא באופן מלא. היו מקרים שבאמת היו בעיות, ואני יודע שיש ויכוחים היום עם ההסתדרות. אני אשמח לדעת. אני תומך בקצובת קדנציות לכל העובדים הבכירים בשירות המדינה. אני חושב שכל עובד צריך קצובת קדנציות, אבל קצובת קדנציות שלא תלויה בגחמות השר או בטובת השר. לכן דיברתי על זה, בלי תקופת הארכה, נציג אקדמיה לא פוליטי. גם הוועדה שעמדתי בראשותה, דיברנו על מכרזים בין-משרדיים. אני אמרתי בדיון הקודם, שעם כל הכבוד, שירות המדינה הוא לא חונטה, כמו שאמרו כאן אנשים. כמו בכל תחום, אתה בונה מצוינות, וכמו שבצבא ממנים אנשים מהצבא כי זה מקצוע,

אני חושב שצריך לפתוח תפקידים בכירים, שלא נתבלבל. לכן גם דרשתי בוועדה, ולשם זה הלך, אין יותר מכרזים פנימיים, אלא מכרזים בין-משרדיים, אבל גם להיות בכיר מקצועי בשירות המדינה זה מקצוע. זה מקצוע, זו מיומנות, זה ידע, זה לא לנחות מהירח.

ברגע שברור לנו ששירות המדינה הישראלי הוא לא פוליטי, הוא מקצועי והוא משרת את הדרג הנבחר בנאמנות, וגם יישם את מדיניותו של הדרג הנבחר, אבל יעשה את זה מתוך עבודה מקצועית ולא פוליטית ולראיה מנכ"לים ותפקידים בכירים אחרים זה בסדר שיש גם עדיפות, עוד פעם, אפשר לשקול אם בצורה כזאת או אחרת. זאת בוודאי לא חונטה,

דרך אגב, ככה זה קיים במדינות אחרות בעולם, ולכן אפשר לשקול את העניין הזה. בשורה התחתונה, יועץ משפטי הוא לא בעל תפקיד אחר. אני אמרתי גם לגיל, שאני מסכים עם האמירה ששר צריך להיות מעורב, ושלא צריך לכפות יועץ משפטי. מעורב - - - מעורב זה אומר שיש לו תפקיד בתוך הוועדה לוודא שלא ממנים מישהו שהוא לא רוצה, כי יש גם סגנון ויש גם נטייה וגישות וכו', אבל זה תפקיד פוליטי. הדרישה האחרונה לעניין הזה ואני עומד על דעתי, אמרתי את זה בפעם הקודמת שרוב בוועדה צריך להיות 4 מ-5, כמו בוועדה למינוי שופטים, שבה אין עדיפות לצד אחד. זה לא מינוי פוליטי, ואם בא מינוי טוב, אין סיבה שגם הדרג המקצועי בתוך ועדת המינויים דרך אגב, גם נציב שירות המדינה וגם נציגי היועץ משפטי לממשלה, גם הם מינויים של הממשלה; ואם יש הלך רוח לממשלה, יותר שמרני,

תפיסה כזאת או אחרת, גם בסדר, לגיטימי, זאת תפיסה. רוצים שבית המשפט יהיה יותר שמרני, ממנים שופטים יותר שמרניים לגיטימי לחלוטין, אבל כללי המשחק הם שהמינוי הוא שותפות בין הדרג המקצועי לדרג הנבחר, ככה עובדת מדינה מתוקנת. רק הבהרה לגבי ההצעה של רועי לגבי הדיקנים, עד כמה שאני מכיר, בשלוש ועדות איתור יש את המנגנון הזה יועץ משפטי לממשלה, יועץ משפטי לכנסת ופרקליט המדינה. בשלושת המקרים האלה בוחר את זה פורום הדיקנים של הפקולטות למשפטים המוכרות, שכולל גם את האוניברסיטאות וגם את המכללות, זאת אומרת אלה 14 דיקנים של כל הפקולטות למשפטים.

אז אדוני היושב-ראש, אני מציע לאמץ את המנגנון הזה לבחירת נציג האקדמיה פה. נציג האקדמיה ייבחר במנגנון הזה, שהוא לא רק אוניברסיטאות, אלא 14 נציגי הדיקנים,

יהיה פוליטי. זה יהיה איש מקצוע מתחום האקדמיה, זה לפי הצעת המציעים, וכפי שאמרתי, 4 מתוך 5. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני לא רוצה לחזור על דברים של אחרים. אין ניסוח משפטי שיכול לגבור על השעטנז שמנסים לעשות פה,

צריך להכריע האם יועץ משפטי הוא מינוי פוליטי או מינוי מקצועי. לצערי הרב, אי אפשר לחבר בין הדברים. מתח היה גם בעבר בין

הפוליטי לבין

המקצועי בסוגיות משפטיות כאלה ואחרות, אבל המתח הזה הוא מתח בריא. הניסיון לבטל אותו יהיה בסופו של יום לרועץ, הוא לא יקדם את סוגיית המשילות. אם הבנתי נכון ואני מודה שכשלתי להבין מדוע החוק הזה הובא, כי אני לא רואה בעיית משילות. אני רואה בעיית משילות גדולה, אבל אני לא רואה שהסיבה היא הדרג המקצועי, כי יש לשכנע את הדרג המקצועי, כי אם הכול עובד לפי רצונו, שלא לומר גחמתו, של השר הממונה, למה צריך מהנדסים ולמה צריך גם מבקרים פנימיים? אפשר להגיד: זה רצון הבוחר, ואנחנו יודעים איך זה מתנהל. אני חושב שלב הסוגיה זאת המחלוקת אם היועץ המשפטי הוא יועץ של השר או יועץ של המשרד. יש פער בין התפקידים הללו, משום שהמשרד בסופו של יום מייצג את האינטרס הציבורי, והשר מייצג גם את האינטרס הציבורי, אבל גם את האינטרס הפוליטי. יכול להיות שהשר צריך יועץ לעצמו, שיהיה מינוי שלו ושתהיה משרת אמון, כמו המנכ"ל,

שוכחים שיש לו. אני יודע, ולכן היא הנותנת. היא הנותנת, היועץ של המשרד איננו יועץ של השר. אני גם שומע את זה הרבה פעמים מפיו של גיל, יועץ השרה. המשרד עושה את מה שהשר רוצה. לא, זאת בדיוק הטעות. מיכאל, על זה אנחנו חלוקים. לא חלוקים.

המשרד לא עושה את כל מה שהשר רוצה, ואני אסביר לך גם למה, אני מודה לך על ההזדמנות. תגיד ליושב ראש. אז אני אגיד את זה לא לך, אני אגיד את זה לוועדה. לשלטון יש עוצמות בלתי רגילות, ואנחנו קצת שכחנו את זה

יש לו עוצמות בלתי רגילות. הוא בהינף הצבעה יכול להפעיל כמעט טרור על האזרחים, בין אם זה טרור כלכלי, לקבוע שיעורי מס בלתי סבירים; בין אם זה להגביל את תנועת האזרחים, להגיד להם "לכאן יכולים להיכנס או לכאן לא"; להפעיל אלימות של משטרה, של צבא, של שב"ס, הוא מפעיל את כל הארגונים הללו. לאזרח אין הרבה מי שיגן עליו יש לו בית המשפט, יש לו את החוק, ופרשניו של החוק אלה היועצים המשפטיים. היועצים המשפטיים תפקידם הראשוני הוא קודם כל להגן על האזרחים מפני שרירות השלטון,

ואתם קצת מתבלבלים פה. אתם קצת מתבלבלים פה. הבעיה היא לא של השלטון שאין לו סמכויות, יש לו עודף סמכויות, יש לו יכולת בלתי רגילה לצמצם את זכויות האזרח. אנחנו רוצים לרסן אותו כן, חשוב לרסן אותו. השר בלי המשרד לא שווה כלום, מה המשמעות של זה? אתה מסכים שהשר יעשה כל דבר שעולה על דעתו?

במסגרת החוק. מי מפרשן את החוק?

אתה מסכים שהיועץ המשפטי יעשה כל מה שעולה על דעתו? לא, לכן אני אומר לך איפה עובר הקו של האיזון? אתם אומרים: אנחנו רוצים שגם היועץ המשפטי, שהוא המוסמך לפרש את החוק, הוא יהיה בעצם נציג של השר, זה מה שאתם אומרים פה בהצעת החוק הזאת. אם יש להם רוב אוטומטי, זה מינוי פוליטי. זה הופך את העניין למינוי פוליטי, ויכול להיות לפעמים שהוא יהיה מקצועי, ויכול להיות שלפעמים הוא יהיה לא מקצועי, אבל הוא מינוי פוליטי על זה אין עוררין, זאת הצעת החוק. זאת הצעת החוק, ואני אומר לכם "פסטינה לנטה", או כמו שאמרו הרומאים: תמהרו אבל לאט, תמהרו לאט. אתם מנסים פה לשנות סדרי בראשית באמצעות החקיקה הזאת, בחוק שהוא אולי החשוב ביותר, החשוב ביותר שהכנסת הזאת מחוקקת, משום המתח הזה. אתם יכולים לזלזל בו, אתם יכולים לחשוב שאני מדבר שטויות. אגב, אני חושב שאתה אומר דברי טעם. היועץ המשפטי הוא היועץ של המשרד. המשרד תפקידו לפעול על פי חוק. החוק הוא המרסן המרכזי של שרירות השלטון, וזאת הנקודה, ואם אתם הופכים את המשרה הזאת למשרת אמון או למשרה פוליטית, המשמעות היא שאתם מצמצמים את האפשרות של החוק להגן על האזרחים. זאת המשמעות של החוק. זה נכון שזה יהפוך את החיים של השרים אולי ליותר קלים, כי הם יצטרכו פחות לעבוד בלשכנע את היועץ המשפטי הרלוונטי, שהדבר הזה חוקי וראוי ורצוי וגובר על שיקולים אחרים, אבל המתח הזה הוא המתח הבריא של שלטון דמוקרטי, ואתם מבקשים עכשיו לבטל סעיף מאוד-מאוד משמעותי בשלטון הדמוקרטי. לאזן, לא לבטל. בעיניך לאזן, בעיניי זה להוריד עוד מחסום מפני שרירותו של השלטון. ותאמינו לי, היום אתם בשלטון, מחר מישהו אחר בשלטון, ושלטון הוא דבר - - עזוב, לא אנחנו או אתה, דינה זילבר בשלטון לא אנחנו ולא אתה. - - שלטון הוא דבר אלים, ויש לרסן אותו, כי הוא יכול להתעלל בחיי האזרח במיליארד תחומים. החוק מרסן אותו, וטוב שכך, ולכן הצעתי הקונקרטית היא כדלקמן אם אתם באמת רוצים לאזן, צריך לאפשר לשר להשפיע, אבל לא יכול להיות שהשר הוא זה יקבע, וזה כל ההבדל שאני מציע. השר יכול להציע מועמדים לוועדה, למשל. השר יכול להציע מועמדים לוועדה, זה ראוי מאוד. ראוי מאוד שהוא יציע אנשים שהוא חושב שהוא יכול לעבוד איתם, שהשקפתם תואמת את השקפתו וכו' וכו', אבל לא יכול להיות שהשר הוא גם שזה שיציע וגם זה שיאשר. לפיכך אני מציע שהשר יציע מספר מועמדים והוועדה הרלוונטית שאיננה קשורה לשר תאשר את המועמדים או תפסול אותם ברוח הזאת, כי אחרת השר הופך להיות גם המבצע - - - אז מה שהיה הוא שיהיה פחות או יותר. זה לא בדיוק. אמרתי פחות או יותר. זה יותר זה לא פחות,

כי אם אתם רוצים שלשר תהיה השפעה,

שהשר הרלוונטי צריך שתהיה לו השפעה, יש פה מלא בעיות בחוק שאתם לא מתייחסים אליהן, למשל: אם אני נבחרתי עכשיו לשר התרבות ועכשיו יש יועץ משפטי למשרד שאני אינני מחבב אותו, מה קורה אז? על פי החוק ירשתי אותו, ואני לא יכול לעשות דבר? אני יצרתי מנגנון סיום כהונה. אז אני מציע הצעה נוספת, שתהיה חפיפה בין תקופת הכהונות. זה יהפוך את זה בהחלט גם בחלק מהמשרה, שהיא - - שני יועצים. - - משרה שהיא רבע אמון, אבל שלושת רבעי מקצועי, וחשוב מאוד להשאיר את זה ברוח הזאת. אני אתייחס לסעיפים הנוספים בהמשך. תודה רבה. בהסכמה של בני בגין ומיכל רוזין, אני מקדים את רויטל לפניהם. אני רוצה להודות לחברי הכנסת מיכל רוזין ובני בגין, שאפשרו לי לדבר לפני כן, כי יש דיון שאני יזמתי. אנחנו יושבים פה בדיון, והוא לכאורה דיון מאוד ענייני, אבל בעצם הוא ממש לא דיון ענייני, מכיוון שהדיון הזה הוא לא דיון שעומד בפני עצמו על חוק היועמ"שים. הדיון הזה הוא חלק מתהליך הולך ומתמשך של ממשלת הימין הזאת, של הקואליציה הזאת, שיש לה מטרה אחת ברורה, והמטרה שלה היא להחליש את שומרי הסף. אם שומרי הסף זה בית המשפט העליון, איך אנחנו מחלישים אותם? אנחנו מנסים לחפש שופטים שמרנים ואנחנו מנסים לחוקק את פסקת ההתגברות ואנחנו מנסים לפגוע בבית משפט ולעשות לו דה-לגיטימציה, להגיד שהוא אולי פחות ציוני ופחות מחובר לעם וכבר לא מחובר לציבור. אחר כך רוצים בממשלת הימין הקיצונית הזאת לפגוע בעוד שומר סף, ביועצים המשפטיים במשרדים, כי מה בעצם עושה יועץ משפטי במשרד? הוא מוציא לפועל את מדיניות השר, הוא רק עושה את זה במסגרת החוק. ועכשיו אנחנו גם שומעים את בנט, שיש לו גם טענות נגד הפצ"ר ונגד המשפטיזציה בצה"ל. זאת אומרת, כשאנחנו יושבים פה ודנים בחוק היועמ"שים, בואו נסתכל על כל התמונה המלאה, והתמונה המלאה אומרת כך: לממשלת הימין הזאת יש בעיה יש לה בעיה עם החוק. לממשלה הזאת יש בעיה, כאשר מציבים לה את גדרות החוק, והחוק הזה הוא חוק נוסף במסגרת של סדרת חקיקה וסדרת יוזמות ואמירות, שיש להן מטרה אחת, להפיל את הגדרות האלה, גדרות החוק שמונעות מהם להעביר יוזמות מנוגדות. לכן אנחנו רואים פה, שדינה זילבר או בכלל לא נמצאת פה, כי סתמו לה את הפה. ולכן אנחנו רואים פה את יושב-ראש הוועדה לא נותן לגור היועץ המשפטי של הוועדה להעיר הערות, דבר שאני לא ראיתי מעולם בוועדת החוקה כל הארבע שנים האלה, כי מנסים לסתום פה את הפה. לכן אנחנו רואים פה בדיוק את כל השיטה, איך שהיא מתרחשת. אין כאן באמת דיון ענייני על החוק, גם אם הדיון פה מאוד מנומס. זה תהליך. אתם עושים פה פיגוע לשלטון החוק. אתם מנסים לפגוע בו. אתם מנסים לסרס את שלטון החוק במדינת ישראל ולסרס את הדמוקרטיה. אתם עושים את זה, כי אתם לא מצליחים להעביר את כל היוזמות שלכם, שחלק מהן זה סיפוח זוחל וחלק מהן חקיקות שהן אנטי חוקתיות ואנטי דמוקרטיות, שאחר כך תלכו לבית המשפט העליון ותגידו: המשחק מכור.

מה שקורה זה שאתם מקריבים אתם מקריבים פה את הזכויות, את הערכים הליברליים את הזכויות לנשים, את השוויון לנשים וגם זכויות לחרדים יום אחד ייפגעו, זה רק עניין של זמן. נפגעים כל הזמן. זה הכול עניין של מאזניים של מה שיש כאן.

אם אנחנו שואלים מה אפשר לעשות פה עם החוק, קודם כל בוא נשאל מה רע עם החוק, וברגע ששרת המשפטים שנמצאת כאן לא מסוגלת להגיד מה רע עם החוק,

מה לא בסדר, מה צריך לתקן, הדיון פה הוא לא ענייני. זה לא בכדי שכל המערכת המשפטית, מהיועמ"שים לשעבר ושופטי עליון לשעבר ויועצים משפטיים ו-22 היועצים במשרדי הממשלה השונים כולם התגייסו כחזית אחת נגד החוק הזה. אז אני לא מסוגלת היום לבוא ולהגיד לך מה צריך לתקן פה, למעט דבר אחד תסירו אותו מסדר-היום.

בקואליציה הזאת, אין שום יכולת מוסרית,

ציבורית לחוקק את החוק הזה, כי האג'נדה שלכם היא במקום אחר. האג'נדה שלכם היא לא בוא נראה איך נביא יועץ משפטי שיהיה לפרק זמן קצוב, או איך נאפשר להרחיב את מאגר הפולים של היועצים המשפטיים, במקום שיהיו רק מהשירות הציבורי, גם לרענן אותו עם המגזר הפרטי זה ממש לא שם. האג'נדה שלכם היא אג'נדה שהולכת לשלטון החוק על הראש, אג'נדה שרוצה לפגוע בשלטון החוק, לסרס אותו, לעשות לו פיגוע,

לדמוקרטיה, ולכן אין מה לתקן פה שבאמת יהיה ענייני. אני דורשת ומבקשת שהחוק הזה יעבור מסדר-היום ולא נדון בו.

אני לא אחזור על חלק גדול מהדברים שנאמרו פה, אבל כן אני רוצה להגיד כמה נקודות עקרוניות ולחדד אותן. קודם כל, ברור מאליו שהיועץ המשפטי צריך להיות קולו של החוק, ולא קולו של השר. הוא צריך להיות קולו של החוק, מכיוון שזה התפקיד שלו. אני הייתי יועצת שר, ואני יודעת היטב איך מתנהלת לשכת שר.

מנכ"ל הוא מנכ"ל פוליטי שבא ליישם את מדיניות השר,

מקצוע, וכך גם היועץ המשפטי, שצריך לדעת לתת את חוות דעתו המשפטית המקצועית על מהלכי השר.

שונה מהיועצים שבאים עם השר, או שהשר ממנה אותם והמנכ"ל, כשבאים ליישם את מדיניותו.

אני הייתי בממשלת מרכז-שמאל, ובא שר שהיו לו הרבה מאוד רעיונות איך לשנות על פי תפיסת עולמנו, וחלק מהדברים או שהיועץ המשפטי אמר לא ניתן לעשות, או שחלק מעובדי המדינה גם עצרו אותו מלקדם באופן המהיר שהוא רצה לקדם. אני מבינה את התסכול מצד אחד, מצד שני זה בדיוק האיזונים והבלמים. אתה כותב פה בהצעת החוק שלך, ותיכף אני אגיד משהו בעניין קוהרנטיות מאוד הסכמתי עם עפר שלח, בין ההצעה שלך לבין ההצעה הממשלתית, אין ספק שההצעה שלך הרבה יותר קוהרנטית, גם בדברי ההסבר אתה אומר: הנה, כמו בארצות הברית,

הוא מחליף את כל הפקידות ועכשיו הפקידות הזאת משרתת את מדיניות השר. אממה, זאת לא השיטה הישראלית, זאת לא השיטה הפרלמנטרית שלנו, זאת לא השיטה שלנו. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אי אפשר כל פעם לנגוס ולנסות לקחת מכל מיני שיטות דברים שלא מתאימים לשיטה שלנו.

המאסטר שלי הוא על הבחירה הישירה לראשות הממשלה. התחלתי לכתוב אותו עוד כשכולם נורא התלהבו במדינה ותמכו בהצעת החוק הזאת, והסברתי למה זה עומד להחליש עד מאוד את נבחרי הציבור ואת הכנסת, וכך באמת היה. עד שסיימתי לכתוב, כבר כולם הבינו את זה. אבל באמת אני חושבת ואני גם אמרתי אני מאוד עקבית פה בוועדה, מי ששומע אותי באופן עקבי כבר ארבע שנים לגבי החוק הנורבגי וכך חשבתי לגבי הרבה תיקונים או שינויים שעושים בחוק-יסוד: הכנסת, חוק-יסוד: הממשלה, שהם ניסיון לעשות איזושהי מניפולציה ולקחת רעיונות ממשטרים אחרים, שלא מתאימים למשטר שלנו. לכן אני חושבת שצריך להיות קוהרנטי גם בשינויים, וגם פה זה חלק מהעניין. אם אתה רוצה שאחד מהיועצים של השר יהיה יועץ משפטי, בנוסף ליועץ המשפטי של המשרד, יכול להיות שיש פה איזשהו היגיון. יגיד השר: אני לוקח יועץ כלכלי ואני לוקח יועץ בעניין המשרד שלי, ואני לוקח מנכ"ל שיישם את המדיניות שלי. אחד מהיועצים חייב להיות יועץ משפטי, כי אני רוצה שתהיה דעה נוספת אצלי במשרד. לא יכול להיות שבמשרד ממשלתי, שאמור לשרת לא את השר, הוא אמור לשרת את האינטרס של הציבור, לא יהיה גורם משפטי שיהיה מנותק מהאג'נדה, מהמדיניות, מהפוליטיקה, מהאידיאולוגיה, גם אם הכי מוצדקת בעולם של השר. מי יותר סביר שיפעל למען הציבור, זה שאמור לבוא ולבקש את אמונו של הציבור מחדש והוא נבחר על ידי הציבור? או זה שלא נבחר על ידי הציבור, שלא צריך לתת דין וחשבון, שלא צריך לשאת באחריות כלפי הציבור, מה יותר סביר?

קודם כל הוא נושא באחריות כלפי הציבור,

ואני אגיד משהו על העבודה בשירות המדינה, שבעיניי היא שליחות, וצריך להתייחס אליה כשליחות, כי האנשים האלה בוודאי ובוודאי היועצים המשפטיים, אתה מקפיץ אותי כמה סעיפים קדימה אולי יכלו להיות בתחום המסחרי או בתחום הפרטי ולהרוויח הרבה יותר כסף. אנחנו רוצים שאנשים יישארו, ואנשים מוצלחים ומצוינים בשירות המדינה. אנחנו רוצים שיישארו בצבא, אנחנו רוצים שיישארו במשטרה. אנחנו רוצים שיישארו במקומות האלה אנשים טובים, ואנחנו לא יכולים לשלם להם כמו בשוק הפרטי. איך אנחנו משלמים לכם? אנחנו רוצים לשלם להם בכך, שאנחנו מעריכים את עמדתם ובכך שהם משרתים את האינטרס הציבורי. אני חושבת ששר פוליטי בא עם אג'נדה, הוא בא לשרת דרך אגב, חלק מהציבור שבחר בו. המטרה של שאר הפקידות, ובוודאי של היועץ המשפטי, היא לדאוג לאינטרס של כלל הציבור. גם אם אני כשרה אנסה לקדם אג'נדה מסוימת בשם אלה שבחרו אותי, זה עדיין לא אומר שאני נותנת מענה לכלל הציבור. יכול להיות שהיועץ המשפטי יגיד לי: תראי, את רוצה לקדם נושא מסוים, שאולי בשביל זה בחרו אותך ושלחו אותך, אבל בזמן שאת מקדמת עבור קבוצה מסוימת באוכלוסייה, את תפגעי בקבוצות אוכלוסייה אחרות או בחוק או באיזונים או ביושרה או במוסר, לא חשוב במה. אני כשרה רוצה שיגידו לי את זה ורוצה שאני אגיד: אתם יודעים מה? אתם צודקים. אני באתי לקדם משהו בשם המדיניות שלי, אבל אתם צודקים שיש פה גם מחיר, ובואו נדבר על המחיר,

כמו שאמרת בעצמך, היועץ המשפטי שומר על האינטרס של הציבור,

גם מי שלא בחר בו. זו הפוליטיקה שלנו וזו השיטה שלנו, שבסופו של דבר, השרים מתחלפים, הם מגיעים עם אג'נדה שהם מנסים לקדם גם בחקיקה מסיבית בכנסת, אבל בסופו של דבר יש יועץ משפטי שרואה את הציבור ורואה את האיזונים ומה נכון. אני לא רואה יועצים משפטיים ששמים רגליים לשרים בצורה שלא מאפשרת להם לתפקד.

בארצות הברית, בשיטה שאתה כל כך מעריץ - - לא מעריץ, לא צריך להגזים. - - יש מצבים שבהם בהחלט מסנדלים את הנשיא והוא לא יכול לזוז שנים. פה דווקא אין את המקום הזה ויש כוח רב מאוד לרשות המבצעת. אני חוזרת לעניין של הקוהרנטיות, כי זה נושא מאוד חשוב. אתה בא ואומר ואני מעריכה את זה, כמו שאני לא פעם אומרת על הצעות אחרות של חברי כנסת מהימין, ששמים על השולחן החלת ריבונות, סיפוח, דברים ברורים; שימו על השולחן, אל תבואו לנו מסביב, אל תביאו לנו את זה מכל מיני כיוונים, תשימו את הדברים היועץ המשפטי צריך להיות כמו המנכ"ל, נציג השר, הוא צריך לשרת את השר, הוא צריך לעזור לשר למלא את מדיניותו באופן מלא, זו השיטה שאתה מציע.

ברור, זו השיטה שאתה מציע.

אני לא מצליחה להבין, באמת שאני לא מצליחה להבין, את ההצעה של הממשלה. אני כמובן מתנגדת להצעה הזאת, הבעתי את עמדתי, אבל אני לא מצליחה להבין את ההצעה של הממשלה, כי אם אני שרה ואני ממנה אדם לשבע שנים, אתה או השרה שבאים אחרי תקועים בסדר, שמת מנגנון עם מישהו לא רק שהוא יועץ משפטי כללי, הוא יועץ משפטי של שר מסוים, עם אג'נדה מסוימת,

כלומר ואני אומרת לכם שזה מה שאני נתקלתי בו במשרד שאני נכנסתי אליו פתאום יושב לך מישהו בתפקיד מאוד בכיר, בניגוד לאג'נדה שלו, והוא לא מקדם לא כי זה לא חוקי, כי יש לו דרכים לתקוע אותך ולא לקדם. פה אתם עושים בדיוק ההפך, אתם בעצם ממנים אדם, שעכשיו לא כמו שאני חושבת שהיועצים המשפטיים באמת באים להיות שומרי סף ולשרת את האינטרס הציבורי; שהממשלה באה ואומרת: השר דרך המנכ"ל שולט לחלוטין בוועדת האיתור. כבר נאמר על זה רבות פה, זה ברור. השר בוחר את היועץ המשפטי, שבא עם אג'נדה מאוד מסוימת. למחרת מתחלפת הממשלה, מה קורה אז? זה מצב עוד יותר אבסורדי, זה גם מעוות את מה שאתה רוצה עוד יותר לקצה, כי היום עוד יש לך יועץ משפטי שלכאורה אמור להיות אובייקטיבי. מחר אתה תקבל יועץ משפטי, שמלכתחילה לא אמור להיות אובייקטיבי, כי הוא אמור להיות מטעם השר. דבר אחרון, אני רוצה לחזור לעניין של שירות המדינה עם המכרזים הפנימיים. הלך רועי פולקמן? חבל, כי רציתי שהוא ישמע. באמת אני חושבת, שלתת יתרון קודם כל לאנשי שירות המדינה לנסות להתמודד על תפקידים זה לא רק מוצדק, אני חושבת שזה חיוני לשימור מערכת שירות המדינה כמערכת מוצלחת, מצטיינת, שמביאה את האנשים הראויים ביותר, וזה המצב היום. זה המצב, ואני יודעת עד כמה קשה לשמר את האנשים האלה. האנשים האלה הם אנשים מאוד מוצלחים, בוודאי במשרות הגבוהות. אלה אנשים שיש להם אופציות אחרות, והם נשארים, כי הם מאמינים בשליחות שלהם, וזה לא מובן מאליו היום ב-2018, לא בישראל ולא בהרבה מדינות בעולם. אנחנו רואים כמה קשה לצבא לשמור על קצינים בכירים, כמה קשה לשמור על איכות, על כוח אדם איכותי. אז מה אנחנו רוצים להגיד להם?

וכשמגיעים למשרה הבכירה, אז אנחנו נפתח החוצה ואיזה מישהו שהיה 30 שנה עכשיו בשירות פרטי ועשה מלא כסף וכבר יש לו וילה, עכשיו הוא בא ואומר: אתם יודעים מה? עכשיו אני מוכן להיות יועץ משפטי של משרד ממשלתי, אני ארוויח קצת פחות,

שיחקתי אותה. אני חושבת שזאת טעות, זה ימוטט את שירות המדינה, זה בוודאי ימוטט את המערכת המשפטית של היועצים המשפטיים בשירות המדינה. זה בסך הכול 22 משרות.

מיכאל, אתה עוד מעט תדבר. קשה לי לשמוע אותה. אמיר, גם עם אלופים וניצבים וסגני אלופים אנחנו רואים שיש בעיה, למה? כי הם מסתכלים קדימה ואומרים: לאן אני יכול להגיע? לאן אני יכול להתקדם ואיפה עוצרים אותי בדרך? כן מלכיאלי, הדברים האלה מחלחלים למטה. זה נכון שבסוף בקצה הפירמידה זה מעט משרות, אבל בסוף זה מחלחל למטה, ומי שמתחיל את דרכו, באיזשהו שלב אומר: אני יודע שאני איעצר, כי באיזשהו שלב מוציאים את זה החוצה, אז אני אצא החוצה לפני, כדי לדאוג לעצמי.

בני, ולאחריו בצלאל, ואם בצלאל לא נמצא

תודה, אדוני היושב-ראש. כדי לקצר ולא לחזור על הדברים - - -- כל מילה שלך היא תמיד מילות טעם. תגיד שהסכמת אתי בכול. רק גורמים ליהנות מהעובדה שקמתי בבוקר והגעתי לוועדה. ניסן, אני רואה שאתה מאוד מעוניין לקדם את החוק... דווקא יש לנו שלוש שעות עד אחת, עוד מעט להצביע, אני רק מחכה לראות את ההרכב אני צוחק, זה בצחוק. יגיע הרכב מסוים שפתאום נגיד: אולי זהו, תוותרו על הדיבור...יעל, אל תפחדי. אני לא אחזור על הדברים היותר כלליים שאמרתי בישיבה הקודמת, למרות דבריה של חברת הכנסת בירן. אני חושב שמה שאנחנו שומעים בישיבה הזאת וההצעות השונות זה מבחינתי ניסיונות שהם מבחינת התעמלות רעיונית לרבע מעגלים או לעגל ריבועים. הכול מוכיח בסך הכול שההצעה לא מוצלחת. הצעת החוק הממשלתית היא לא טובה, והיא כוללת כפי שאמרתי בישיבה הקודמת והחברים אמרו סתירות פנימיות, שמאוד קשה לראות איך מתגברים עליהן. להערה שנשמעה בתחילת הישיבה, האם אלה מאתנו שמתנגדים למינוי יועץ משפטי בהשפעה מכרעת של השר, האם אנחנו רומזים בכך שהשר חס וחלילה נוהג שלא כהלכה, נשמעו גם מילים אחרות שוב, באופן כללי, אנחנו רואים את זה גם בחקיקה ובבקשות של משרדים, לאו דווקא של שרים, להוסיף סמכויות לסמכויות שיש כבר בידם. הרשות המבצעת, מטבע הדברים, נבחנת בביצוע. לא רק השר נבחן בביצוע מבחינת ציבור הבוחרים שלו, גם המשרד עצמו נבחן בביצוע וכל פקיד

אולי בניגוד לרוב היושבים כאן בחדר, אני הייתי פקיד בממשלה במשך 30 שנה ואחר כך חזרתי עוד בהתנדבות ללא שכר

למכון הגיאולוגי, כי יכול להיות שגם אם הייתי צריך לשלם כדי לעבוד שם, גם הייתי עושה את זה. הנטייה הזאת מאוד ברורה. כן, לפעמים הצורך, אפילו הלא-מודע, לעגל פינות ולא לנהוג בדיוק, ואם המכרז הזה לא יהיה בדיוק לפי הכללים, בכל זאת האדם אומר לעצמו: זה לא לטובתי, זה לטובת העניין וליועץ המשפטי יש תפקיד חשוב בעניין הזה, לקבוע, להראות, להציג את הגבול. אני בנטייתי האישית לא רוצה אפילו להתקרב לגבול. אם אתה על הגבול, בקלות רגלך כבר תדרוך מעבר לגבול. כפי שמוכר לי, התפקיד הזה רוב הזמן משוחרר בכלל מהצרכים של השר, מן השר. זו עבודה יום יומית, אני לא הייתי עושה אותה בחדווה, אבל יש אנשים שמקצועם בכך, והם שואלים: האם המכרז הזה הוא כהלכה? איזה שלוש הצעות קיבלת מקבלן? זה סוג של פרטים, שהם לחלוטין לא פוליטיים והשר לא מתערב בהם. זה עיקר עבודתם, אבל בהחלט צריך יועץ משפטי כדי לשמור על המסגרת ולהזהיר מפני חריגה. צדקה כמובן עורכת הדין רקובר, שאמרה שאין בחוק עצמו

מצטט לא בדייקנות - דבר שמשנה את מהות התפקיד של היועץ המשפטי המשרדי. עורכת הדין רקובר רק מהנהנת וההנהון לא נרשם בפרוטוקול, אז כיוון שאני מנסה להביא דברים בשם אומרם, כנראה שקלעתי לדברייך. אבל לא כך מוצגים הדברים, אפילו לא על ידי נציג השרה. בשאלה הזאת, האם היועץ המשפטי הוא נציג האינטרס הציבורי, היתה פה כפירה עזה ברעיון הזה, והיה פה דיון האם מסקנות ועדת שמגר צוטטו עד תומן כהלכה או נשמטה ההערה לגבי חשיבות היועץ המשפטי כנציג האינטרס הציבורי. וכאשר קוראים את הנוסח,

בוודאי מובלע מתוך הדברים הרצון כן לשנות למעשה את מהותו של התפקיד של היועץ המשפטי. תקופת הכהונה היה מוזר מאוד מבחינתי, מוזר מאוד לקרוא את ההצעה לעגן אותה בחוק. כמו שאתה אומר אדוני היושב-ראש,

כך אומרים אצלכם, זה לא

לא לעניין, ודווקא לעניין זה לא צריך, ואז זה גורר אותנו גם לדברים האחרים, למשל: לעניין העגינה בחוק של עדיפות לעובדי המדינה. כל זה מיותר. אעיר בכל זאת ששוב על פי ניסיוני, חשוב מאוד מבחינת נציבות שירות המדינה להקפיד על כך שיהיה אופק לפקידות. אופק שירות לפקידים זה מאוד חשוב למורל, זה מאוד חשוב לתחושה הפנימית. דרך אגב, לעתים גם מכרז פנימי במשרד שבו ניתנת עדיפות ראשונה לעובד המשרד מעורר אי-נחת

בעלי תפקידים דומים, לאו דווקא יועצים משפטיים במשרדים אחרים, ומישהו אחר חושב שמגיע לו, אבל הכול בא מאותה מגמה,

שציינו גם קודמיי, וצריך להקפיד על אופק השירות הזה. מכל מקום, כל העניין הזה בחקיקה לא מתאים. הערה אחרונה לרעיון הזה, שוב כחלק מאותה התעמלות רעיונית. עכשיו מוצע ארבע שנים ואפשרות הארכה על ידי השר. גם בדוגמאות שניתנו, מקץ שנים רבות, אני לא חושב שהן דווקא דוגמאות טובות. דורשת עיון גם קציבת הכהונה, ואפשרות ההארכה למפקח הכללי של המשטרה או לראש המטה הכללי הן בעייתיות, ברגע שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, וצריך להסביר:

זה לא אי-אמון, הוא עשה עבודה מצוינת, אבל שנה רביעית הוא לא יקבל, וזה נחשב למעין ענישה והבעת אי-אמון. יכול להיות שצריך לכתוב שהקציבה כשלעצמה היא בסדר, אבל קציבה והארכה לא טובים ועלולים כמובן לעורר את הרושם שבאותן שלוש שנים, מוטב לו לאותו פקיד והם ממונים גם בתפקידים החשובים האלה לנסות להשביע את רצונם של הממנים, אם באופן פרטני ואם באופן כללי לממשלה. לכן אני חושב שההצעה הזאת היא ממש ממש לא טובה, היא אולי הרעה ביותר מכל הצעות הפתרון והשיפור שהוצעו כאן. עד כאן, תודה אדוני. בצלאל לא נמצא. אז מלכיאלי ולאחר מכן מיכאלי. תודה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כל רוצה לברך את חבר הכנסת אמיר אוחנה על הצעת החוק, וכמובן את השרה שקד. אני זוכר שכשאמיר בא להחתים אותי בהתחלה על החוק אני לא יודע אם אתה זוכר אמרתי לו סוג של לך תעשה הטבת חלום והדבר הזה לא יתקדם. אבל אני כן רוצה דווקא להתייחס לחברת הכנסת גרמן שהיתה כאן מקודם וציטטה וגם אמרה, שרוב ככול השרים מאוד מרוצים מתפקיד היועצים המשפטיים שלהם.

שבשיחה שאני קיימתי עם כמה שרים, דווקא כשהתעניינתי בחוק הזה, שמעתי דברים הפוכים לגמרי.

אל תסבך אותי בחוץ, כי אני לא רוצה לריב אתו. השר מפחד מפקיד, ואומר: אל תסכסך אותי אתו, אבל תדע לך שהוא עושה לי את המוות. לא שר אחד ולא שניים, כמה שרים ששאלתי אותם סתם, כי אני לא הייתי שר ואני גם לא שואף להיות כזה, אבל שאלתי אנשים שמכהנים. זו דעתי, וכשאתה שואל שרים, אתה רואה שר נבחר ציבור, ודווקא השרים שאני דיברתי איתם, אמרו: תשמע, אני מפחד מהיועץ המשפטי, אני לא רוצה לתקוף אותו. לפעמים אתה רואה איך היועץ המשפטי מנהל את המשרד,

מי נבחר ציבור ומי פקיד? כל הזמן מדברים כאילו היועץ המשפטי ילך לעשות דברים נגד החוק. הרי אני חושב שהמנכ"לים בסך הכול מאוד מוערכים בממשלה. יש מנכ"לים טובים יותר, טובים פחות, וכולם משרות אמון.

כולם מצוינים, ובסוף השר יידע להביא מנכ"ל איכותי, מקצועי שמקדם את המשרד שלו. אז אם הוא יביא יועץ משפטי, שתפקידו יהיה לשמור על החוק ויהיה ספר חוקים אחד,

בגלל שהוא נאמן לשר, הוא לא יעשה את עבודתו נאמנה?

פרשנויות יש הרבה. לכן ההצעה הזאת היא הצעה מאוד-מאוד חשובה. אמיר, לצערי אתה וגם השרה יותר מדי הרחקתם לכת לצד השני, התפשרתם על הרבה דברים. אני לא התפשרתי על כלום. לא, הממשלה התפשרה על כמה דברים. אני חושב שההצעה המקורית - - בתחילה אמרתי שההצעה הממשלתית לא טובה. - - היתה הצעה מצוינת, ואני חושב שצריך לברך גם את השרה וגם אותך על קידום החוק. אני מקווה שהקואליציה תדע לא רק לקחת את השלטון לידיים, אלא גם לשלוט ולהעביר את זה בצורה כמו שהיא.

יישר כוח. מרב מיכאלי, ואחר כך יעל כהן-פארן. חבריי וחברותיי אומרות פה הרבה דברי טעם. אני רוצה להתחיל משתי דוגמאות שמלמדות אותנו למה הממשלה הזאת ושרת המשפטים רוצות את החוק הזה. אחת תהיה היעדרה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, מהדיון הזה. מדובר ביועצת משפטית בכירה, שהיועץ המשפטי לממשלה כתב במכתב שלו אליה שהיא ידועה לאורך השנים בעבודתה המקצועית והיעילה, שמסייעת לממשלה להוציא לפועל את המדיניות שלה. היא ידועה ביושר המקצועי שלה, ובכל זאת שרת המשפטים הודיעה שהיא לא תבוא לייצג בוועדות הכנסת. אני פניתי ליועץ המשפטי לכנסת בבקשה שיבהיר שלשרת המשפטים, מתוקף הפרדת הרשויות במדינת ישראל, אין שום אמירה לגבי מי תופיע או לא תופיע שלא מטעמה בוועדות הכנסת, והיועצת המשפטית דינה זילבר לא מופיעה מטעמה, כי אם מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, ובכל זאת, ראה זה פלא, המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר לא נמצאת בדיון הזה. להבנתי, אדוני החליט לא לתת לה להופיע, שרת המשפטים החליטה לשים את רגלה כמו שאומר הביטוי באנגלית, ככה שהאמירה והמסר מאוד מאוד חד-משמעיים: מי שלא יישר אתנו קו, ימצא את עצמו בחוץ. לזה נועד החוק הזה. כמו שחוק הנאמנות בתרבות היה חוק מיותר בתכלית, משום שכל מה שהוא בא להגיד כבר נמצא בחוק והיה בסמכותו של שר האוצר, אבל שרת התרבות רצתה להבהיר לכל אומן ואומנית ולכל מוסד תרבות במדינת ישראל, שמי שלא יישר קו עם הרוח שלה, עם האידיאולוגיה שלה, עם הטעם שלה, עם המסרים שלה, לא יקבל מימון - - - לשרת התרבות יש אידיאולוגיה? את נותנת לה קרדיט שלא מגיע לה. אני נותנת לה ליהנות מן הספק, יש לומר. גם אם החוק הזה עכשיו סוכל באופן אני מקווה קבוע, או באופן זמני רוחו כבר ברורה, חד-משמעית, עד כדי כך

וסטודנטים ממכללת תל-חי מבטלים את הופעתו של ראפר רק בשל היותו ערבי, משום שהרוח מאוד-מאוד ברורה, מה היא נאמנות ומה הוא שכרה, מה היא אי-נאמנות ומה עונשה. אותו דבר בדיוק החוק הזה לא צריך אותו, הכול בסדר, ישבה כאן שרת המשפטים ואמרה את זה בצורה חד-משמעית: הכול עובד בסדר גמור, אין שום צורך לתקן.

צריך להגדיר לכל יועץ ויועצת משפטית, שאם הם לא יאפשרו לממשלה הזאת, לשרות ולשרים שלה לעשות מה שהם רוצים, הם ימצאו את עצמם כמו דינה זילבר, כרגע בדרך החוצה. אגב, אבי ליכט, משנה אחר ליועץ המשפטי לממשלה, שבאמת אין עוררין על כישרונותיו,

על תרומתו המקצועית, בחר לפרוש באקלים הנוכחי של הממשלה הזאת. עכשיו אנחנו רואות דבר חדש וזאת הדוגמה השנייה שרציתי לתת פרסום בעיתון "הארץ" מסוף השבוע, שנציב שירות המדינה החדש בחר למנות לו עוזר בניגוד לתקשי"ר, איש הבית היהודי שלא הפסיק את פעילותו בבית היהודי, בניגוד להוראות התקשי"ר, ואת זה עושה מי שאמון על אכיפת התקשי"ר. את זה עושה נציב שירות המדינה בעצמו האיש שאמור לוודא שאחרות ואחרים בשירות המדינה פועלים לפי התקשי"ר ושומרות ושומרים על הוראות התקשי"ר. הוא עצמו, לפי הפרסום, עובר על הוראות התקשי"ר בריש גלי.

כמו שאמרתי, אמרתי חד-משמעית,

אני אגיד שוב, לפי הפרסום לא ראיתי אגב הכחשות שלו, צריך להגיד גם את זה אבל לפי הפרסום, כאמור נציב שירות המדינה פעל בניגוד לתקשי"ר, ואני תוהה איפה היועץ המשפטי - - - אם היועץ המשפטי של הנציבות שנמצא פה ירצה אחר כך להגיב,

הוא נמצא פה מאחור. אם הוא ירצה, רק לנקודה הזאת. ותודה לאדוני, כי זה בדיוק הדבר שרציתי להגיד, המסר צריך להיות כזה, שהיועץ המשפטי צריך להבין שמה שעושה בעל הבית תפקידו של היועץ המשפטי לאפשר לו למצוא את הדרכים להכשיר, גם אם זה בניגוד לחוק, גם אם זה בניגוד לתקשי"ר, גם אם זה כמו שאומר חברי בני בגין קצת מעבר לקו, קצת מעבר לגבול. זה המסר, הוא מסר חד-משמעי. החוק הזה הוא בעצם חוק הנאמנות ליועצות וליועצים המשפטיים. הממשלה הזאת מדברת בשם נאמנות למדינת ישראל, כשבעצם היא דורשת נאמנות לעצמה. כשיושב-ראש המפלגה של שרת המשפטים, נפתלי בנט, תקף באופן חסר אחריות ושערורייתי את הפרקליט הצבאי הראשי, ששומר על חיילי, חיילות וקציני צה"ל מ-חלילה להיות חשופות וחשופים למשפט בין-לאומי; שר החינוך של מדינת ישראל תקף אותו באופן, שבאמת היה עוצר נשימה, ולא להאמין שהוא עשה לו משהו שהוא ממש גובל בהתרת דם. לא שמענו גינוי וחצי גינוי מממשלת נתניהו או משריה ושרותיה על ההתקפה הזאת. אבל כשאלוף בצה"ל דיבר נגד ההתבטאות הזאת במטרה להגן על הפרקליט הצבאי הראשי ועל צה"ל ועל קציניו וקצינותיו, פתאום כל הממשלה נזכרת לתקוף את האלוף הזה. בדיוק משום שמבחינת ממשלת נתניהו המילה "נאמנות" מדברת על נאמנות לממשלה, להישארותה בשלטון, למה שנוח לה, ולא למדינת ישראל ולאזרחיות ולאזרחים שלה. החוק הזה בא בדיוק להשיג את הדבר הזה, לוודא שגם היועצות והיועצים המשפטיים לא יהיו מכשול בדרך של אף אחד להיות נאמן או נאמנה לנתניהו,

לבנט ולחברים שלהם. זה חוק פסול, פסול מכל וכל, ואסור אדוני שהוא יעבור. תודה. אדוני יושב-הראש, אני רק רוצה לשאול לפני כן הצעה לסדר הדברים, כי ציינת קודם שאתה שוקל להביא את החוק להצבעה עד השעה אחת, ועד כמה שאני יודעת,

ולא הוצגו. אצלנו אומרים השם ישמור וירחם. השם ישמור מהחוק הזה, בזה אני מסכימה אתך. רגע, זה משהו אחר. אני הסברתי בתחילה מה תהיה הפרוצדורה. מה שאמרתי זה שבסוף, וצחקנו, שייכתב בציניות, שאם נראה שיש כאן רוב שמצביע,

אבל זה היה בצחוק. אני אסביר שוב את הפרוצדורה, ברגע שיהיה נוסח מסודר שאני אוציא, כרגע עוד אין, יהיה עליו דיון, אחר כך ניתן זמן להגיש הסתייגויות,

יהיה זמן לנמק אותן ורק אחר כך תנוח דעתך. מאחר שאמרת את האמירה הקודמת, שאולי נצביע עד אחת, אני שאלתי את השאלה כמתבקש. זה היה בצחוק שמישהו שאל פה. קשה לי לסנן צחוק ורצינות לפעמים בכנסת באווירה הסוערת שיש כאן. הסברתי את הפרוצדורה. אני רוצה לפתוח בסיום דבריה של חברתי חברת הכנסת מיכאלי, שאני מסכימה כמובן עם כל מה שהיא אמרה ומרבית הדברים שאמרו הדוברים לפניה, אלו מהאופוזיציה וגם בני בגין שמסתייג מהחוק, וכמובן חברתי מרב מיכאלי שאמרה החוק הזה פסול וכדאי שהחוק הזה ירד מסדר יומה של הוועדה ושל הכנסת, ויפה שעה אחת קודם את זה אני אוסיף.

באמת מנסים לעשות את השעטנז הזה, להגיד שזה לא מינוי פוליטי, שיש איזה ועדה, כשזה ברור לחלוטין שמדובר כאן על מינוי יועץ משפטי שיהיה לרוחו של השר. הווי אומר זה הוא מינוי פוליטי, ובהרכב הוועדה המוצע כאן וגם אם תשנה אותה במעט, כל המינויים מוכפפים למינוי של השר, שהוא מינוי פוליטי, המנכ"ל שלו. אין דרך לרבע את המעגל, חברים. החוק הזה אמנם שונה מהחוק הפרטי, אבל הוא חוק שאומר: יועץ משפטי יהיה מינוי פוליטי, וצריך לשים את זה על השולחן. בואו לא ננסה לייפייף את זה ולעשות את זה כאילו משהו אחר,

שמעתי חברים מהקואליציה, כמו פולקמן. אני מאוד-מאוד מקווה שאתם תבינו שאין לעשות דבר כזה, אין הרס יותר נורא מזה למערכת הציבורית, למערכת המשפט הציבורי. לא יכול להיות שהמערכת המשפטית הציבורית, שהיועצים המשפטיים יהיו מינויים פוליטיים ויצטרכו להיות נאמנים לשרים שלהם קודם כל ורק אחר כך לעניין, למשרד ולחוק, כי אלה סדרי העדיפויות שאתם מציבים להם בחוק הזה, כי בסופו של דבר, יועץ שלא יעשה מה שהשר ירצה, ימצא את עצמו בדרך החוצה, וזה העיוות שהחוק הזה מציג. יועץ משפטי הוא כן שומר סף. יועץ משפטי שומר על הממלכתיות,

ובקואליציה הזאת אני רואה קו ישיר וקשר ישיר בין חוקים אחרים שאתם קידמתם ואישרתם, שמצמצמים את החופש של שלטון החוק ומנסים כל הזמן אלה חוקים שעולים ויורדים ודיונים שעולים ויורדים לצמצם את רגליה ואת חופש הפעולה גם של המשטרה, גם של גורמים אחרים בשלטון החוק, שאמורים לשמור על שלטון החוק. והנה גם עם היועצים המשפטיים יש הפרה בוטה של מי שאמון על שמירת שלטון החוק

אתם לפעמים שוכחים בקואליציה שלכם, שאתם אמונים על טובת הציבור ולא על טובתכם האישית. בסופו של דבר, כשמגיע יועץ משפטי ואומר משהו, שאולי לא בדיוק מוצא חן בעיני השר שלו, מבחינתכם זה פסול. אני ישבתי כבר בלא מעט ישיבות בוועדות הכנסת, ועדות הפנים שהעלו חקיקות בנושאים כאלה ואחרים ששם ישב נציג היועמ"ש, וחברי הקואליציה, מאמיר אוחנה ועד סמוטריץ ואחרים, פשוט ישבו וצחקו עליו, לגלגלו על דבריו, ואמרו: אה, אה, זה היועץ המשפטי של הממשלה. אני התביישתי שם. אלה היו דיונים שקשורים לא משנה כרגע, אם אני זוכרת נכון לחוק הכניסה לישראל. לא בוועדה הזאת. לא ניכנס לזה, אולי לא בוועדה הזאת, אבל הזלזול שיש פה לחלק מחברי הקואליציה, שכן גם בין יוזמי הצעת החוק הפרטית כלפי נציגי היועץ המשפטי לממשלה, זה משהו שהכנסת צריכה להזהיר מפניו. בחוק הזה אתם עושים ההפך, אתם מקבלים את כל הביקורת הלעגנית הזאת כאילו היועץ משפטי לממשלה מייצג משהו אחר, מייצג לא את החוק ולא את טובת הציבור, אלא מייצג איזה אג'נדה פרטית שלא קשורה לממשלה ולכן צריך להעיף אותו. מה שקרה לפני שבועיים או שלושה שבועות בוועדת החינוך ודבריה של המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר היה בעיניי איזשהו קליימקס של שני החוקים המאוד רעים שאתם מקדמים כאן כרגע, הנאמנות בתרבות והחוק הזה של היועמ"שים; וזאת היתה בדיוק הדוגמה, מדוע ליועץ משפטי צריך להיות חופש ביטוי. בדבריה אמרה דינה זילבר נאום הגנה על חופש הביטוי, שלא בא טוב לשרת המשפטים,

בחוסר סמכות מוחלט, יצאה בכל אמצעי לקרוא לפיטוריה המידיים. חוסר הסמכות שלה זה גם משהו שהיועץ המשפטי לממשלה אמר: אין לך פשוט שום סמכות להגיד לה איפה היא תופיע,

ובוודאי לא על פיטוריה, וזאת בדיוק הדוגמה מדוע יועצים משפטיים צריכים להיות עצמאיים. זאת הדוגמה הכי חזקה שקרתה פה בכנסת סביב חוק אחר, אבל הוא כל כך קשור. הדברים שלה, שאולי לא נעמו לאוזני חלק מהמאזינים, היו אמירה משפטית, הם לא היו אמירה פוליטית אישית שלה, הם היו דעתה המשפטית המקצועית על החוק שהיה עליו דיון, והיא עשתה את זה בזירה שהיא אמורה לעשות אותה, מול המחוקקים בוועדת הכנסת. היא לא הלכה לתקשורת והיא לא הוציאה "טוויטים", היא עמדה מול ועדת הכנסת ואמרה את עמדתה המקצועית, המשפטית, ולא שום דבר אחר.

אני פניתי למבקר המדינה שיגן עליה בצו הגנה מפני פיטורים. אני שמחה שהיא כמובן לא פוטרה, ושהיועץ המשפטי לממשלה אמר את דברו בדבר חריגה מסמכות של שרת המשפטים. אבל בתשובתו אמנם מבקר המדינה לא קיבל את עמדתי שיש לתת צו הגנה, אבל הוא חיזק את הדבר שאמירותיה של דינה זילבר הן אמירות משפטיות. עכשיו אני רוצה לחזור לחוק. אם כבר אתם ברוח של מינויים פוליטיים, אני באמת לא מבינה מדוע יועץ משפטי ימונה לשבע שנים. שבע שנים למיטב ידיעתי זה לא זמן כהונה של ממשלה,

שימו את זה על השולחן, אם זה מינוי פוליטי וזה מינוי פוליטי היועץ המשפטי ימונה על ידי השר לתקופת כהונתו של השר. אל תעבדו על אף אחד בעיניים, כי זה מינוי פוליטי, ובהגדרה של שבע שנים אולי אתם רוצים שכל שר ימונה לשבע שנים ונשנה את שיטת הממשלה, אולי בקרוב גם זה יגיע לפה. אתם בלתי צפויים, הכול יכול לקרות, אבל כרגע השבע שנים האלה, גם לשיטתכם ולחוק המוצע כאן של מינויים פוליטיים של היועמ"שים, צריכות להיות לתקופת כהונתו של השר. אני באמת קוראת לכם לא לתת יד לשינוי כל כך מרחיק לכת, להשחתה של הגורם שהוא היום האמון על אמון הציבור. אני רוצה לסיים בכמה מילים על אמון הציבור במערכת. אמון הציבור במערכת הציבורית והממשלתית ובשלטון בישראל הוא בשחיקה והוא בירידה, שלא לומר בקריסה. מה שהחוק הזה עושה הוא מחזק את הקריסה הזאת, מחזק את ההידרדרות של אמון הציבור במערכת, כי הציבור מבין שהאחרונים שאמורים לייצג את הממלכתיות ואמורים להיות שומרי הסף ואמונים על שמירת החוק בכל משרד ממשלתי, גם הם מינויים פוליטיים. ההידרדרות כאן של אמון הציבור

אחד הדברים שהכי מדאיגים אותי בתקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית. היא הידרדרות אדירה, ובעיניי זאת הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה, כי כשהציבור כבר לא מאמין בנבחריו וכבר לא מאמין בממשלה שנבחרה להיות אחראית על כל מה שקורה במדינה, זאת הדרך

ואני ממש לא רוצה שנגיע לשם. לכן אני קוראת לכם להסיר את החוק הזה מסדר-היום, ואנחנו כמובן נתנגד לו.

שולי לא נמצאת, אורי מקלב לא נמצא. מיכל בירן, בבקשה.

לדבר גם האורחים שלנו

תשובות של

הממשלה, להסביר את הנושא של התקופות. לא בכדי אחד מסיפורי הילדים הכי חזקים שעוברים לדעתי לאורך הדורות זה בגדי המלך החדשים. יש משהו בסיפור הזה שנוגע בנקודה מאוד אמיתית וכואבת. בסוף יכולה להיות חברה שלמה שמתעלמת מהמציאות לחלוטין עומדים אנשים, מהללים את בגדי המלך החדשים, ורק ילד קטן בסוף בא ואומר את האמת נכוחה שהמלך הוא עירום. ואיך כל האנשים שהיו ברחוב, אנשים בוגרים, איך הם התעלמו מזה? בסוף מערכת לחצים, מרמות חמורות יותר לפעמים של סכנת מוות, אבל גם פשוט הלחץ החברתי. זה נכון שיש מערכת דמוקרטית, וכשמלא אנשים מסכימים שמשהו לא נכון או נכון, כנראה שבאיזשהו שלב המערכת תתיישר לפי זה. אבל אני לא מקבלת את זה שאנחנו בעולם שהוא post-factual. הטרנד החדש הזה קורה לא רק פה. טראמפ עושה את זה בארצות הברית, לקרוא בכלל תיגר על הקונספט שעובדות הן עובדות ואמת היא אמת. וזה נכון שיש משמעות לפרשנות משפטית ואפשר את אותו דבר לנסח כך או אחרת. אבל אני בכל זאת רואה את תפקידם של היועצים המשפטיים בדיוק ככאלה שמציגים נכוחה את התשתית העובדתית.

אם רוצים לשנות חוק, אפשר לשנות חוק, וזה לא קורה שם, זה לא קורה אצל היועצים המשפטיים. זה כן קורה בגוף הפוליטי. אם הכנסת חושבת שבסוף יש חוקים שאבד עליהם הכלח, שהם כבר לא רלוונטיים יותר לתקופה, הכנסת, נבחרי הציבור שנבחרים על ידי הציבור ברוב כזה או אחר, תלוי מה הם רוצים לשנות, יכולים לשנות את החוק. היועצים המשפטיים מבחינתי, מטרתם ותפקידם זה דווקא לפרש את הדברים כפי שהם ברגע נתון, ואי אפשר לנתק את ההקשר הכללי של מה שקורה פה שמגיעים עוד ועוד ועוד חוקים, שמטרתם לשבש את התחושה הזאת שיש גם אמת. שוב, זה לא נעים, כשאתה בצד שאתה לא מסכים אתו. היום לצערי הרב נאלצתי למשוך עתירה בבג"ץ על הרפורמה בבריאות הנפש, אחרי שהשופטים אמרו בצורה ברורה שלא הצלחנו לשכנע אותם מספיק, שזכויותיהן של הנשים ייגרעו בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש,

וחשבתי שהבאנו מספיק הוכחות ומספיק ראיות, וזה היה מבאס להיות בצד שאומר: ואלה, כנראה לא הצלחנו לשכנע. אבל זה לא גורם לי לרגע לפקפק במערכת המשפט. ואם יש שר שמרגיש שהוא לא מצליח לקדם את האג'נדה שלו בגלל היועץ המשפטי שלו,

אבל זו אימפוטנציה לשמה. זאת אומרת, אם בסוף הוויכוח הוא על זה שהשר רוצה משהו שמותר על פי חוק והוא חושב שהיועץ המשפטי מונע ממנו את הקידום בתואנות שווא ומותר על פי חוק והוא חושב שהיועץ המשפטי מונע ממנו את הקידום בתואנות שווא,

שימצא השר עמוד שדרה וילחץ שהדברים יקרו. אבל תחושתי היא שזה לא המצב. בסופו של דבר ואני נתקלת בשרים רבים בממשלה הזאת פשוט הקונספט הזה של שוויון בפני החוק לא נעים להם, ואותו הם היו רוצים למגר, ויש להם בעיה שעליה היועץ המשפטי שלהם מתעקש. במצב כזה הסכנה היא לא לזה שאיזה פרויקט תחבורה יתקדם בקצב כזה או אחר,

סכנה אמיתית לקונספט שמדינת ישראל כפי שהוקמה, כפי שאני בוחרת לחיות פה בשייכות עמוקה למפעל הציוני, לקונספט של מדינה שהצליחה לשלב מצד אחד בין פרטיקולריזם דווקא כאן, דווקא במדינה הזאת, בגלל ההיסטוריה, בגלל מה שהיה, אבל מושתתת על ערכים אוניברסליים של שוויון, של שוויון בפני החוק. אני לא יכולה שלא להתעלם בגלל רצף החוקים שמגיע לכאן, שהדבר הזה, קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, שמושתתת על שוויון בפני החוק את זה באים לנסות ולמגר. כולי תקווה שהממשלה שלכם תתפרק בקרוב אנחנו עושים כל מאמץ אפשרי בעניין הזה ושהחוק הזה ימצא את עצמו בפח האשפה של ההיסטוריה, שם מקומו הראוי.

למרות שיעל יצאה, רציתי רק לומר הערה אחת לדברים שיעל אמרה, שלא קשורים בהכרח לחוק הזה, אמרתי את זה גם בהתחלה. כל עובדי המדינה, אנשי משרד המשפטים, היועצים

והייעוץ והחקיקה וכו', כשחוק מתגבש, יש להם את כל המנדט, כל אחד במסגרת שלו, להביע את עמדתו ולנסות להשפיע כמה שהוא יכול, ואני מניח שהם עושים את זה כולם בטוב טעם. מהרגע שהתגבשה החלטה, הממשלה קיבלה החלטה ויש הצעת חוק ממשלתית, מאותו רגע כל הפקידים, פרט ליועץ המשפטי לממשלה, לא יכולים לדבר נגד הצעת החוק. הם לא יכולים לדבר. היחיד שיכול להעיר הערות ולדבר זה היועץ המשפטי לממשלה, ואכן ככה אנחנו נוהגים. היה כאן היועץ המשפטי לממשלה - - - היועץ המשפטי לממשלה או שליחו אן נציגתו. אבל היא נציגתו. היה כאן היועץ המשפטי, שאמר גם בחוק ההסדרה ובחוקים אחרים היו כאן נציגים שלו, שנתנו להם לדבר באופן מכובד רק היום בישיבה דיבר דני והעיר הערות בנושא הזה. גם בישיבה הראשונה כאן בוועדה, אני לא יודע מה היה בוועדת החינוך, היתה המשנה שדיברה מטעמו ונתנו לה לדבר בכבוד רב, כל זמן שהיא ציטטה והיא הקריאה אפילו מילה במילה את מה שהיועץ ביקש להגיד, מה שהוא חושב שלא בסדר, והיא עשתה את זה. הם לא בתפקיד רובוט, הם לא צריכים להקריא מילה במילה. אני אומר מה היא עשתה. מה שקרה אחר כך זה שהיא אמרה: אוקי, ועכשיו דעתי ואז היא פתחה כאן במרחב גדול. מה שהיה בוועדת חינוך, גם היה פה מרחב שלם של דברים, שלא דעתו של היועץ המשפטי, זאת דעתה האישית שלה, ואת זה היא לא היתה רשאית לומר. יעל פשוט טעתה, היועץ המשפטי לממשלה באמת נזף בסיכום שלו ואמר שאכן חלק מהדברים לא היו דעתו, או לא על דעתו, ולא היו צריכים להיאמר. ולמרות הכול, נתנו לה לדבר כאן בכבוד, אז אני אומר שצריך להעמיד דברים על דיוקם בנושא הזה. יש כמה גופים שירצו לדבר, ואחר כך אני ארצה לשמוע את דני מטעם היועץ המשפטי, להסביר את הנושא של התקופה. רון, אם אתה תרצה גם לדבר, אנחנו גם נשמח, ואם לאה תרצה להגיד עוד משהו, גם נשמח. אני רואה שדבי איננה. יהושע שופמן, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי, בכבוד. תודה רבה. לאה רקובר פתחה ואמרה, שאין דבר בהצעה שיש בו כדי לשנות את התפקיד של היועץ, ואני יודע שהיא מתכוונת לזה וגם בעצם השרה אמרה את זה בדיון הפתיחה. אבל לא

זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בהליכי המינוי. כפי שכבר נאמר כאן, כשאנחנו מסתכלים על הפרטים, על הליכי המינוי, יש פה דבר חריג, וזה רוב לחברי הוועדה שממונים על ידי המנכ"ל. אולי הדבר הבולט ביותר והחריג ביותר זה כשאנחנו מגיעים לפסקה (5) לגבי איש אקדמיה בעל מומחיות בתחום המשפט זה לא בתחום החינוך, האנרגיה או התחבורה, זה בתחום המשפט. אני מניח שכל אדם שרואה את זה, מצפה שיהיה כתוב שימנה היועץ המשפטי לממשלה, או שימנה חבר דיקני הפקולטות. אבל רק כשאנחנו מודעים למה שעומד מאחורי ההצעה, מה שבאמת עומד מאחורי ההצעה, להפוך את תהליך המינוי לתפקיד פוליטי, אנחנו יכולים להבין דבר שהוא על פני הדברים די אבסורד. אם מישהו עוד מפקפק בצורך לשמור מפוליטיזציה את תפקיד היועץ המשפטי של המשרד ואת הייחודיות של התפקיד הזה כשומר סף, ולמי שלא מסתפק בדברים שאמר בית המשפט העליון ורשימה נכבדה של שופטים לשעבר שהיו גם יועצים משפטיים מי שמבחינתו זאת לא אסמכתה, אני יכול להפנות אותו להחלטת ממשלה מלפני שנה, החלטה של הממשלה הזאת, החלטה לגבי מינוי משנים למנכ"ל. שם בהחלטה הזאת כתוב, שהמשנה למנכ"ל שהפכו אותו למינוי פוליטי, לא יעסוק בעיסוק המצוי בתחום עבודתם של נושאי משרה המאופיינים כשומרי סף, לרבות היועץ המשפטי למשרד. זאת אומרת, זה צריך להיות מעבר לכל ויכוח, אני מופתע מאלה

היועץ המשפטי של המשרד הוא שומר סף. הוא לא רק שומר מפני שחיתות. בראש ובראשונה הוא שומר מפני חריגה מסמכות. באמת לא כולם מושחתים, אבל יש כאלה שבלהט העשייה עשויים לחרוג מסמכותם, ואז הם ייפלו בסופו של דבר אחרי בג"צים ועיכובים. אם אנחנו לא נשמור על הייחודיות של יועץ משפטי של משרד כשומר סף לא בהצהרה, אלא בפועל בדרך המינוי הפוליטי אנחנו נאבד את הדבר החיוני, שאני חושב שבאופן אמיתי אף אחד

אמור לקדם אג'נדה שמכרסמת בתפקידו כשומר סף. לגבי הכהונה, אני שמעתי הצעה של קדנציה ועוד הארכה. זה הרע מכל העולמות, אני חושב שכולם מסכימים לזה. דבר אחרון, היו הסתייגויות מהסעיף לגבי עדיפות לעובדי מדינה. חבר הכנסת בגין וגם חברת הכנסת רוזין התייחסו לזה. קודם כל, בוא נוריד מהשולחן את הטענה שנראית לי לא במקום בכלל, שיש איזושהי בעיה מול חופש העיסוק. הרי המצב הנוכחי הוא שלא רק לגבי יועצים משפטיים שמתמנים היום בוועדה בין-משרדית יכולים לגשת רק עובדי השירות הציבורי, אלא גם כלל עובדי המדינה, כולל אגב עובדי הכנסת, שמתקבלים במסגרת מכרזים פנימיים. זו לא רק עדיפות, אלא בעצם הם היחידים שיכולים לגשת. מי שחושב שזה נוגד את חוק היסוד, מוזמן ללכת לבית המשפט ולטעון שזה נגד חוק היסוד. אין פה שמירת דינים, אפשר לתקוף את זה בבית המשפט. לדעתי אין סיכוי לעתירה כזאת, אבל על אחת כמה וכמה אין שום סיכוי לטענה שאומרת שהחלשת ההגנה או העדיפות מבלעדיות בשלב המכרז הפנימי להעדפה בשלב של ועדת איתור שיש עם זה איזושהי בעיה. אבל הרמה הערכית יותר חשובה מהרמה המשפטית. נאמר בצדק, שהניסיון לשמור על מצוינות בשירות הציבורי לא מתייחס רק לבעלי התפקידים הבכירים. השירות הציבורי רוצה למשוך אליו אנשים טובים, שיש להם אתוס של שירות ציבורי, שיש להם מחויבות לשירות הציבורי, ושהם יודעים שהם יכולים גם להתקדם בשירות הציבורי. הרעיון שאומרים "אתם יכולים להתקדם עד גבול מסוים, וכאשר מדובר ביועץ משפטי של משרד, אז זה עובר לאפיקים הפוליטיים" הוא הרסני לשירות הציבורי.

מוזר מאוד שרואים את זה כגילדה. זה לא בא מגלדאות, זה בא מצורך לבנות שירות ציבורי איכותי. תודה רבה. אני מניח שיחזק את דבריך איציק גורדון, יושב-ראש ארגון המשפטנים בהסתדרות. אני מקריא מתוך דברי ההסבר של הצעת החוק הממשלתית "יובהר, כי אין בהסדר המוצע בהצעת חוק זו כדי לפגוע בדרך כלשהי בסמכויותיו של היועץ המשפטי למשרד הממשלתי או בעצמאות שיקול הדעת המקצועי שלו", וכמובן "הוא אינו בא לשנות את מבנה הכפיפות של היועץ המשפטי", ש"כפוף למנהל הכללי של המשרד בהיבט המנהלי" ו"ליועץ המשפטי לממשלה בהיבט המקצועי". אם באמת כך מציגים את זה ואלה דברי ההסבר של הצעת החוק הממשלתית, בואו נאמר את זה לא בדברי הסבר שיישכחו מלב, אלא בוא נכניס את זה לגוף החוק.

אם באמת אין פה שום יומרה לקבוע את זה, בוא נעגן את הכפיפות ליועץ המשפטי לממשלה, את עצמאות שיקול הדעת. אלה דברי ההסבר וככה הדברים הוצגו בוא נעגן את זה בגוף החוק. דבר שני, לגבי העדפת אנשים מבפנים, כל הדיבור על זה שמדובר בחונטה, אני באתי אחרי שנים רבות בתוך שירות המדינה. זאת לא חונטה אחידה. שירות המדינה זה אנשים עם תחושת שליחות, דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, עולים חדשים, עולים ישנים, ותיקים, נשים,

מנעד כל כך רחב. זאת לא חונטה אחידה שצריך לשמר אותה. אנחנו רוצים שירות מדינה מקצועי, שירות מדינה ראוי. אתה רוצה לעודד מקצועיות, כמו שאמרו פה מספר חברי כנסת. אתה רוצה להשאיר אנשים בפנים, זאת אומרת: אם לא יהיה להם אופק קידום, יש גבול כמה אתה יכול להגיד להם: תבואו לשירות המדינה, תקבלו פחות כסף, תקבלו תחושת שליחות ותודעת שליחות, אבל אנחנו נקטום את הפירמידה ולא יהיה לכם לאיפה להתקדם. בסופו של דבר, זה לא 22 יועצים משפטיים, זה כל הדרך עד למטה.

האנשים הבאמת מוכשרים וערכיים בשירות המדינה שבאים אם לא יהיה להם אופק קידום ולא יהיה להם למה לשאוף, הם פשוט יקומו וילכו. יש גל אחרי גל של מהלכים שמנסים להמאיס את החיים על הפקידות בכלל ועל הייעוץ המשפטי בפרט, שפשוט באיזשהו שלב, אתם יודעים מה יקרה? הם באמת יקומו וילכו. הם לא יסבלו מזה. אלה אנשים מאוד מוכשרים, שירוויחו ויסתדרו יפה מאוד במגזר הפרטי. מי שיסבול מזה זה כולנו. אם לא יהיה לנו שירות מדינה מקצועי, ערכי, שיש לאנשים לאיפה לשאוף להתקדם, אפשר פשוט לסגור את המועדון וללכת. לצערי הרב, הביטוי הזה "פקידות" הפך לביטוי גנאי. זה לא ביטוי גנאי. הפקידות זה מה שמחזיק את העבודה השוטפת פה. אוי ואבוי לנו אם נחליף כל שנתיים את כל הפקידות. שום דבר לא יעבוד פה, שום זיכרון ארגוני, שום רצף, לא יהיה פה כלום. אנחנו צריכים לרצות מערכת ציבורית עקבית ושיטתית. אדרבה, אני הייתי מוסיף ואומר, שאין שום סיבה לייחד את היועצים המשפטיים לעומת שאר שירות המדינה, שם יש קודם כל מכרז פנימי או בין-משרדי ואז מכרז פומבי.

אם עדיין מתעקשים לעשות ועדת איתור, שיעשו גם את זה בשני סבבים. להגיד שאין צ'אנס לאנשים מבחוץ להשתלב, זה פשוט לא נכון. אני עצמי מתוקף תפקידי כיושב-ראש איגוד המשפטנים יושב בהמון מכרזים, ואני אישית הסכמתי לא מעט פעמים לא לבחור מועמד פנימי, כי לא היה מועמד מתאים, והסכמתי לצאת לפומבי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון, היועץ המשפטי של משרד החוץ אלה דוגמאות, שבמערכת הקיימת יצאו החוצה ובחרו מישהו מבחוץ.

המערכת נותנת עדיפות בשלב ראשון למצוא מישהו טוב מבפנים. אם אין מישהו מתאים, יוצאים לפומבי, ושירות המדינה מלא באנשים שנבחרים מהבחינה הזאת. דבר אחרון, דיברו על זה שיש קדנציה קיימת של שבע שנים מוועדת אברמוביץ ושהיא בפועל לא מיושמת, למה היא לא מיושמת? כי היה תנאי מאוד מוגדר, ויש לי פה את הדוח. אתה לוקח אנשים, אתה רוצה אנשים ראויים, ערכיים מתוך המערכת. אתה רוצה לתת להם אופק. אתה פתאום בא ואומר להם: רוב הזמן היית בשירות הציבורי, ועכשיו אנחנו באים ואומרים לך: עכשיו אנחנו מקצרים לך את הקדנציה,

תסיים בגיל 45 או משהו כזה, ואז לא הבטחנו לך לא כתוב פה שום דבר בחוק או במנגנון שיהיה לך משהו חלופי שתוכל להתמודד על עוד תפקידים. אז אמרו: צריך הסדר פנסיוני, כי אתה רוצה לעודד אנשים, שאנשים ייקחו את הצ'אנס ולא יעדיפו להישאר בתפקיד היותר זוטר עד הפנסיה, אלא ייקחו את הצ'אנס להיות יועצים משפטיים כמו שצריך, אבל אתה צריך לתת להם הסדר פנסיוני. זו הסיבה שהממשלה ואני אשמח שהיא תעשה את זה, כבר תשע, עשר שנים לא יצרה את המנגנון הזה, לא נכנסה למשא ומתן למצוא את המנגנון הזה, ופה בחוק בכלל לא מתייחסים לעניין הזה. אומרים: לתת להם כסף

אם אתה רוצה אנשים טובים, אתה צריך לדאוג להם לעתיד. תודה רבה. אני רוצה לדבר קודם כל על הנושא של המינוי על ידי השר, זאת בעיניי לב הבעיה של הצעת החוק הממשלתית. אבל בשביל לדבר על זה, אני אחזור לתפקיד של היועץ המשפטי המשרדי. אני חושב שבסופו של דבר הבעיה עם הצעת החוק הזאת, שדרכי המינוי שבה לא משקפים נכונה את התפקיד של היועץ המשפטי. התפקיד של היועץ המשפטי המשרדי, וזה נאמר כאן כמה פעמים, הוא שומר סף במשרד הממשלתי. אם מסתכלים על מה בפועל עושה היועץ המשפטי במשרד, רואים שהוא עומד בראש הלשכה המשפטית של המשרד, וזה גם כתוב בהצעת החוק. הוא אחראי על ההתקשרויות החוזיות של המשרד. הוא אחראי על תביעות שהמשרד מקבל הרבה פעמים. יש משרדים ממשלתיים שבהם היועץ המשפטי אחראי על תביעות פליליות מטעם היועץ המשפטי לממשלה והוא אחראי להנחות תובעים פליליים שנמצאים במשרד הממשלתי, לדוגמה בתחום של דיני עבודה. אם כבר מדברים, הוא גם זה שמנסח את הצעות החוק

נכון, והוא מנסח תזכירי חוק. אתה יכול להחליף אותי לשתי דקות? בכבוד, כולנו מעריצים את יכולתך המופלגת לשבת בסבלנות. (היו"ר זאב בנימין בגין, 12:39) הוא אחראי על הניסוח של תזכירי חוק,

הרבה מאוד תזכירי חוק ממשלתיים, שהכנסת אפילו לא מספיקה לטפל בכולם, וזאת פרפרזה מדוח החקיקה של משרד המשפטים. האם המינוי של היועץ המשפטי או ראש הלשכה המשפטית למשרד בידי השר,

דרך שמשקפת את התפקיד הזה של היועץ המשפטי? אני חושב שלא. אני חושב שההיאחזות בווטו של היועץ המשפטי לממשלה או בצורך בהסכמה של היועץ המשפטי לממשלה זה עלה תאנה, זה לא משהו שבאמת יועיל, זה משהו שמשרד המשפטים או מציעי הצעת החוק נאחזים בו כדי להגיד שזה הסדר מאוזן. זה לא באמת יועיל.

אם היועץ המשפטי ממונה על ידי השר, זה מינוי של השר וכל זכויות הווטו לא יועילו, זכות הווטו לא תופעל, אלא במקרים מאוד-מאוד קיצוניים. אני כמעט לא יכול לראות מקרה, שבו זכות הווטו הזאת תפעל. זה לגבי מינוי על ידי השר. דבר שני ואחרון, לגבי הרכב ועדת האיתור, זה גם נאמר פה הרבה מאוד פעמים, זה הרכב ועדת איתור שבסופו של דבר ואני חוזר לתפקיד של היועץ המשפטי המשרדי יש בה רוב מוחלט ואוטומטי למנכ"ל של המשרד, איש אמונו של השר, לא הרכב שמשקף נכונה את תפקיד היועץ המשפטי המשרדי. אם מתייחסים ליועץ המשפטי המשרדי בצורה נכונה כשומר סף ומכבדים באמת את התפקיד הזה, צריך למנות ועדת איתור שבאמת לוקחת את זה ברצינות. אני הייתי מציע מודל וגם הצעתי לוועדה במכתב מודל שאומר שיש יושב-ראש ועדת איתור, למשל שופט עליון בדימוס, אבל אפשר לחשוב על עוד כל מיני דוגמאות של ועדות איתור, אבל בטח שלא לתת רוב אוטומטי לאיש אמונו של השר, כי זה ממש לעשות צחוק מהעבודה. אני חוזר על דברים שאמרו, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, אומרים ששומרים על התפקיד של היועץ המשפטי המשרדי, אבל דרך המינוי שלו מחסלת לחלוטין את היכולת שלו למלא את התפקיד שלו כפי שצריך.

את הסתייגותנו מהחוק באופן כללי הבענו מקודם. בעניין הסעיפים, אני לא אחזור על תקופת הכהונה. מה שכן חשוב לנו להגיד זה שאנחנו מדברים על דרך הכניסה לתפקיד, ואנחנו רוצים להעלות פה את סוגיית דרך היציאה מהתפקיד. אם מדובר על מינוי פוליטי עם רוב מובהק, יש בכל אופן צורך גם להגן על עצמאותו של היועץ המשפטי במובן של איזשהו מנגנון הגנה מפיטורים. אם אנחנו לא רוצים שיהיה פה יס-מן בצורה הכי ברורה וגלויה, צריך לדאוג שאותו יועץ משפטי יוכל להגיד את דבריו ולעמוד גם כשצריך מול מדיניות השר על מנת להגן על החוק. (היו"ר ניסן סלומינסקי, 12:42) אני כבר לא היושב-ראש, הוא חזר. חשבתי שלהפך, חשבתי שאחת התקלות האפשריות בהצעת הממשלה היא שמעגנים בחוק את תקופת הכהונה. יש לנו בעיה, נניח שקרה משהו, השר לא אני או מישהו לא יוכל אפילו באמצעות ועדת השירות, צריך להיות מקרה קיצוני ביותר. לכן אני חושב שמבחינת הנקודה שהעלית, דווקא הצעת החוק באופן פרדוקסלי מגינה. שבע שנים בחוק, מה תעשו לי? תקופה של שבע שנים, כבר דנו עליה, ובאמת אין מה לחזור על הדברים. היא לא תואמת, היא לא קוהרנטית. כשמחוקקים, זאת ההגנה. הבנתי את עמדתך. אנחנו צריכים לשים לב שהשר לא יוכל בכל עת שהוא ירצה לפטר בצורה פשוטה, צריך איזשהו מנגנון. בנוסף לזה, המונח עדיפות שעלה כאן, אנחנו לא מכירים את המונח הזה בסעיף חוק נוסף כלשהו, פרט למכרזים, שבהם יש איזשהו איזון, כך שעדיפות ניתנת כשיש תנאי סף ותנאי כשירות ברורים. יש כאן חוק, שעדיפות זה הקריטריון היחיד שעולה בחוק לעניין המינוי, לעניין מי הוא האדם שראוי שימונה. אין לנו כאן לא תנאי סף של כשירות, של ניסיון,

שום תנאי כזה לא מופיע בחוק, פרט לעדיפות לעובדי המדינה. אני רוצה לחזור לאותה החלטה של בג"צ בעניין הוספת המשנים למנכ"לים בפטור ממכרז, שניתנה ממש לפני שבועות ספורים. ההחלטה אומרת שאותה החלטת ממשלה היו בה רכיבים מאזנים, שנועדו להתמודד עם החשש מפני השפעה פוליטית על הדרג המקצועי במשרד, שכוללים תנאי סף הנוגעים לשלב שלפני המינוי: דרישות להשכלה, לוותק, לניסיון קודם, איזה שהן דרישות סף וכשירות, שבאמת יצליחו להגיע לאיזון, שהאנשים הראויים והמקצועיים הם אלה שימונו, ולא רק אנשים שהשר חפץ ביקרם.

תודה על ההזדמנות להגיב לדברים.

מתחילת הישיבה ועד כה. אני חייבת לומר שהיהירות שבה דובר על זכויות אדם, חוקי יסוד וחקיקה פוגענית עד לדיון בנושא של תנאי שכר,

אופק קידום, תעסוקה, תעסוקה בשוק הפרטי, תעסוקה בשוק הציבורי, היא מופת של ציניות בעיני, כי בסופו של דבר מדובר פה על 22 יועצים מבין כל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ובכלל במגזר הציבורי, וגם בתוכו בסך הכול מדובר על פתיחת האפשרות לשר למנות יועץ משפטי כלבבו. זה לא בהכרח יועץ משפטי, שדעתו הפוליטי תואמת לדעתו של השר, זה יכול להיות גם יועץ משפטי שהוא אישה - - זו ציניות. - - - יועץ משפטי שהוא מהמגזר האתיופי, מהמגזר הערבי, מהמגזר החרדי. אין שום הכרח או אמירה בחוק, שזה יהיה מינוי פוליטי, וגם אם אחד מתוך

או אפילו כל ה-22 האלה, יבחר במינוי שהוא מינוי פוליטי, מה הדבר הנורא שבזה?

גם מעל מינוי של יועץ פוליטי עומדת מרות החוק, עומדת מרות בית המשפט. הוא גם נתון בעצמו לביקורת. הניסיון הזה להצמיד לכל דבר איזושהי עשייה פוליטית, איזשהו מנגנון של מינוי של אנשים פוליטיים, כמו שחברת הכנסת מיכאלי שרבבה לכאן נושאים שבכלל אינם ממין העניין של נציב שירות המדינה, שממנה איזשהו פעיל בבית היהודי. הניסיון לגרור לכאן נושאים שהם אינם ממין העניין הוא בזוי בעיניי. הדברים שלך לא היו מביישים את אורוול 1984, כל מילה שאת מוציאה פשוט דברי בלע.

אין לי שום בעיה עם זה, השירות הציבורי הוא לא סידור עבודה לאף אחד, גם לא הייעוץ המשפטי.

נזק לחברה הישראלית - - - הניסיון הזה להעמיד חומות בפני מגזרים אחרים, בפני מוכשרים אחרים שנמצאים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, הוא לא ראוי. הוא לא ראוי לטעמנו, הוא לא ראוי לטעמי באופן אישי. אני מכירה איך מכרזים מתנהלים, הגעתי מהשירות הציבורי, מופת ויושרה זה לא תמיד. לא תמיד, בוא נשים את הדברים על השולחן. מכרזים מתנהלים גם בצורה של שמור לי ואשמור לך, או מתמחה שסיים את ההתמחות שלו והמנהל האישי שלו מאוד אהב אותו, אז הוא מסדר לו מכרז והוא נכנס. דברים קורים, אז לבוא ולחסום את זה דווקא בפני מגזרים אחרים שגם מנסים למצוא את דרכם במגזר הציבורי? ועוד לתרץ את זה בזה שהמגזר הציבורי, תנאי השכר שלו ייפגעו והקידום שלו ייפגע ואיך אנחנו נגרום לאנשים להישאר בפנים ולא לתת למגזר הציבורי כאילו הם נזרקים החוצה ונגזרת עליהם חרפת רעב. מדובר במשפטנים מן השורה הראשונה ששום דבר ממעמדם לא ייפגע, אם אחרי 15, 10 או 20 שנה הם יפנו את מקומם בכבוד ובברכה, ייצאו לשוק הפרטי עם כל הניסיון והמוניטין שברשותם וימשיכו הלאה בחייהם ויאפשרו לדור חדש של משפטנים להיכנס לשירות הציבורי. דני מטעם היועץ המשפטי לממשלה. אני מטעמו גם היום. אני אתייחס קודם כל לעניין תקופת הכהונה. גם לשיטתנו נכון לקצוב תקופות כהונה של יועצים משפטיים, וכבר היום יש החלטת ממשלה שהורתה על קציבת כהונה של יועצים משפטיים

כפי שנאמר, החלטת הממשלה קבעה שכקוצבים כהונה, נכון להתנות את זה או להכפיף את זה לאיזשהו פיצוי כספי בגין קציבת הכהונה. זה נכון וקיים גם לגבי משרות רבות אחרות בשירות המדינה, שנקבעה להם קציבת כהונה. לטעמנו, נכון שהממשלה באמת תקיים גם את התנאי הזה של הפיצוי הכספי, ולאחר מכן אפשר יהיה לממש את ההחלטה, וזה קיים כבר בהחלטת ממשלה. בהקשר הזה זה קיים, וזה נכון, ולא נדרשת לטעמנו הוראה בעניין כזה בחקיקה. אתה רואה שאומרים ש-16 שנים לא מתממשת החלטת ממשלה. לו זה היה בחקיקה, אני בטוח שהם היו צריכים הם לא היו רוצים לעבור על החוק. זאת אומרת, או שאתם צריכים לדאוג שהממשלה תממש את ההחלטה שלה ויגמרו את הסיפור הזה. 10 שנים ולא גומרים, מה זה? זה לא יעלה על הדעת. אם זה היה בחוק, אני מבטיח לך שזה היה מתממש. אנחנו בהחלט חושבים שההחלטה הזאת צריכה להתממש. אין על זה ויכוח וצריך לפעול לשם כך.

אתה היועץ המשפטי לממשלה, כלומר: אתה ידא אריכתא שלו, איפה שם הדפיקה על השולחן?

שיש איזשהו שיח שמתקיים בין משרד האוצר לבין משרדים אחרים ואנחנו מחכים להצעה.

כל פעם מתחילים מההתחלה, כשמתחלף שר אוצר?

שבסוף אמנם ההחלטה התקבלה לפני מספר שנים, אבל מרבית היועצים המשפטיים שמכהנים הם כאלה שעוד לא הסתיימה תקופת הכהונה שלהם, זאת אומרת: זה לא מצב שבו - - - אתה מחכה עד שלכולם זה יסתיים? לא, אני לא חושב שצריך לחכות בכלל. אני חושב שמשרד האוצר באמת צריך לממש את ההחלטה ולהציע את אותה הצעה, כדי שאפשר יהיה ליישם את זה. כל מה שאני אומר זה שיש החלטה

אם זה היה מתממש, יכול להיות שזה היה חוסך חלק מהדברים של החוק. אנחנו מאוד תומכים בזה שזה ימומש. אנחנו חושבים שקציבת הכהונה היא נכונה בהקשר הזה.

רק שאלת הבהרה, מרבית היועצים המשפטיים של המשרדים היום, חלה עליהם כבר הקדנציה? הם נבחרו אחרי האישור של ועדת אברמוביץ בממשלה? יש 17 יועצים משפטיים, אם אני לא טועה, שהם כבר קצובי כהונה; מתוכם יש שלושה, שאמנם הכהונה שלהם כבר הסתיימה והם מחכים להחלטה על הפיצוי.

מרביתם הם בתוך השבע שנים. לגבי ההצעה שעלתה במהלך הדברים לקבוע תקופת כהונה שניתנת להארכה, התפיסה שגם התקבלה על ידי הממשלה בהקשר הזה היא שמשרות שמתאפיינות בהיבטים של שמירת סף, בהיבטים שיש בהם חשיבות לעצמאות ולאי-תלות, תיקבע להם תקופת כהונה שהיא קשיחה, שהיא לא ניתנת להארכה. במקרה הזה מדובר במשרה שהיא משרת שמירת סף מובהקת, ומהבחינה הזאת התפיסה שאומרת: בואו ניתן תקופת כהונה שניתנת להארכה, ממש סותרת את כל מה שנכון לטעמנו וגם מה שנכון לדעת הממשלה,

כשהיא קבעה את המנגנון העקרוני והעיקרי של קציבת תקופות כהונה. לעניין ההוראה שנותנת איזושהי זכות הסכמה, אפשרות הסכמה או דרישה להסכמה של היועץ המשפטי לממשלה בסוף התהליך, יש בזה איזושהי תועלת, אבל לטעמנו בסוף זאת לא קביעה שהיא מספקת. היא לא נותנת מענה לחששות העקרוניים שהועלו בדברי היועץ המשפטי לממשלה ובדברים שנשמעו מטעמו גם בדיונים הקודמים.

ההבנה היא שהפסילה של היועץ יכולה וצריכה להיות רלוונטית רק למקרי קצה חריגים, אבל מבחינה מהותית, זה לא נותן מענה לכך שזה הופך את המשרה ממשרה מקצועית מובהקת למשרה שנוטה לכיוון של משרה שיש עליה השפעה פוליטית, וזה דבר שמקרין על כל מערך הייעוץ המשפטי המשרדי, וזה פוגע בעצמאות ובאי-התלות וזה חוזר שוב להתנגדות העקרונית שלנו להצעת החוק. בהקשר למה שנאמר לעניין עדיפות לעובדי מדינה, נאמרו הדברים, ואני בהחלט מסכים. היועץ חשב שהסעיף הזה הוא נכון, כיוון שיש פה משהו שמשקף את היתרון המובנה שיש לאנשים שנמצאים שנים רבות במערכת הזאת מבחינת היכרות עם העבודה של הממשלה, עבודת הכנסת וכו'. הסעיף הזה, כל מה שהוא נותן, זה עדיפות. אין בו בכל מקרה מבחינתנו כדי לרפא את הדברים. באחת ההערות דובר על תנאי סף למשרה.

עמדתנו היא שתנאי סף זה דבר שמסור לנציבות, ולא נכון או לא צריך לקבוע אותו בחקיקה. בכל מקרה, מה שנאמר גם לגבי כשירות של שופט מחוזי, בסוף מדובר על שבע שנות ניסיון או רישיון כעורך דין. ממילא זה לא משהו שנותן דרישה שהיא דרמטית או גדולה, זה גם מה שקיים היום בתנאי סף - - - שאלה קצרה, טכנית או לא טכנית, עם משמעות אחרת. אני חוזר לניסיוני בשירות המדינה. הייתי מנהל יחידת סמך,

לא היה לנו ייעוץ משפטי שלנו, נשענו על הייעוץ המשפטי של המשרד, ומדי פעם נתגלעה מחלוקת בין הייעוץ המשפטי של המשרד לביני. על פי זכרוני, אני פעם אחת ערערתי על החלטה כזאת ליועץ המשפטי, כלומר למשנה ליועץ המשפטי, והסתדרו העניינים. על פי זכרוני מאז, כדי לערער על החלטת יועץ משפטי של משרד לרמת היועץ המשפטי לממשלה, דרושה הסכמתו, או היתה דרושה הסכמתו של היועץ המשפטי של המשרד. עלי זה מאוד הקשה, אז אני שואל מה הוא הנוהל, יכול להיות שצריך לסנן ולא לאפשר לכל גחמה של כל פקיד במשרד לערער על החלטה של היועץ המשפטי או היועצת המשפטית שלו. אם אין מגבלה, זה חשוב. זה לא עלה עד עכשיו. אם יש בעיה לשר או למנכ"ל עם ייעוץ משפטי, שהוא חושב שהיא קשורה בעיקשותו של היועץ המשפטי וההחלטה איננה נכונה מהותית, עכשיו אני מבין שממש פתוחה הדרך בפניו לערער בפני הדרג הגבוה יותר של אותו יועץ משפטי. אני חושב שכדאי לשים לב לכך, עם כל התלונות על המשילות, היה כדאי שתמשיכו להעיר זאת כשהשאלות המשילותיות האלה, המלאכותיות עולות. אז אני אבהיר, גם שר וגם מנכ"ל, אם הם חולקים על עמדת היועץ המשפטי של המשרד, יכולים להגיע גם למשנה ליועץ המשפטי לממשלה וגם ליועץ המשפטי לממשלה, כדי שיכריע במחלוקת הזאת.

כל אימת שהדבר נדרש. כמעט אמרת מעשה יום ביומו. זה לא נדרש כל כך הרבה, אבל כשזה נדרש, זה קורה. אני שמעתי שתי שאלות שהופנו אלי. אחת בעניין העוזר של נציב שירות המדינה, אז אני מקווה שתבינו,

לא יכול להתייחס לאיש כזה או אחר. אני לא אתייחס לזה, אני מקווה שתבינו את זה. לעניין השאלה השנייה שאני שמעתי, ושוב רק מבחינה עובדתית, אני מתייחס לעניין הקדנציות של יועצים משפטיים. לא אחזור על מה שדני ואיציק אמרו פה, הכול נכון. אגב, גם דני ציין שנכון להיום, הסיבה העיקרית לאי-יישום החלטת הממשלה הזאת, היא המחלוקת בין שרת המשפטים למשרד האוצר. אני רוצה להוסיף לעניין הרוטציה מידע נוסף. יש גם החלטת ממשלה, לפי תכנית שיזמה נציבות שירות המדינה, לקבוע רוטציות לתפקידים של הסגל הבכיר המוביל, שזה כ-900-800 משרות בכירות מנהלים בשירות המדינה, שכולל גם ושלא כמו ההצעות שאנחנו דנים בהן פה יועצים משפטיים כמוני של יחידות סמך, זאת אומרת אולי כ-50 יועצים משפטיים. לעניין הזה הנציבות גם מעוניינת שההצעה החדשה יותר של הנציבות תחול גם על ה-22 יועצים משפטיים של משרדי הממשלה, ולא רק של יחידות הסמך. שוב, גם היישום של העניין הזה כי ההחלטה התקבלה, והיישום של העניין הזה נמצא באותה מחלוקת בין שרת המשפטים לבין משרד האוצר. תודה רבה. גור, קודם תקרא את הסיפא ואז תדבר. צריך לגמור לקרוא, לא קראנו את התוספת רק שתהיה השלמה של הקריאה.

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא: תוספת ראשונה א'" היא בעצם המשרדים שעליהם זה חל: "1. משרד ראש הממשלה 2. משרד האוצר 3. משרד הביטחון 4. המשרד לביטחון הפנים 5. משרד הבינוי והשיכון 6. משרד הבריאות 7. המשרד להגנת הסביבה 8. משרד החוץ 9. משרד החינוך 10. משרד החקלאות ופיתוח הכפר 11. משרד הכלכלה והתעשייה 12. משרד המשפטים 13. משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 14. משרד העלייה והקליטה 15. משרד הפנים 16. המשרד לשוויון חברתי 17. המשרד לשירותי דת 18. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 19. משרד התיירות 20. משרד התקשורת 21. משרד התרבות והספורט 22. משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. איזה משרד לא נכנס? אני מבין שזה הקטנים. עד כמה שאני מבין, מתחת למספר עובדים מסוים, משרדים כמו המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המשרד לפיתוח הפריפריה, משרד המדע, המשרד לענייני מודיעין, המשרד לנושאים אסטרטגיים, משרד התפוצות, המשרד לירושלים ומורשת, זאת אומרת המשרדים

אני לא בעד דבר החקיקה הזה, אבל אין דרך יותר אלגנטית כדי שלא יחזרו לוועדה? נניח כשיחוקק החוק, יצטרכו לחוקק מחדש את התוספת או אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט? אפשר לנסח משהו אולי כללי, רק כדי לייעל זאת. זה עיקרון כללי שהכנסת לא תזדקק, שהממשלה לא תזדקק. השר, השרה שהגיש את הצעת החוק, יוכלו להגיש באישור ועדת החוקה, אם ירצו

צריך תיקון, צריך להוסיף. עוד שתי הערות נקודתיות בהקשר של דברים שעלו.

יהושע שופמן המשנה ליועמ"ש לשעבר, הזכיר את החלטה 3075, החלטת ממשלה לגבי משנים למנכ"לים, שמדברת מפורשת על זה שמשנים למנכ"לים לא יהיו מעורבים ונותנת גושפנקה שוב לנושא של שומרי הסף. חשוב לציין שלפני שלושה שבועות בבג"ץ 7908/17, התנועה לטוהר המידות נגד ממשלת ישראל, גם בית המשפט העליון נתן גושפנקה לדבר הזה והתייחס להיבט הזה לצד היבטים אחרים כאחד הנדבכים המאזנים בהקשר הזה, שהובילו אותו לדחות את העתירה נגד ההחלטה הזאת.

גם הנושא הזה הוא גושפנקה נוספת לנו על שומרי הסף והחשיבות בשימור עצמאותם. זאת לאחר שההחלטה המקורית תוקנה בהתאם להערות של היועץ המשפטי לממשלה ונציבות שירות המדינה.

הם בלבלו את המוח. בדיוק כפי שמצוין בפסק הדין, אלה ההחלטות והדגשים שנוספו בה, כפי שנאמר בפסק הדין בעקבות חוות הדעת המשפטיות שהוצגו, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שאמרתי אותה גם בצד, אני חושב שיש הבדל מובהק והדיון אולי כבר הסתיים, אבל אני חושב שבכל זאת חשוב לציין, שיש הבדל מובהק בעניין הזה בין מנכ"ל לבין יועץ משפטי למשרד. אני חושב שהדבר הזה לא חודד מספיק, זה לא אותו דבר. מנכ"ל תפקידו לסייע בידי השר להגשים את מדיניותו בצורה מלאה, הוא איש אמונו והוא הכוח שעוזר לו להגשים את הדברים האלה. היועץ המשפטי למשרד, לצד התפקיד המרכזי שלו לעזור לשר ולמנכ"ל להגשים את מדיניותם, יש לו גם תפקיד להיות שומר הסף ולהגיד מתי לא, מתי משהו בניגוד לדין ובניגוד למנהל התקין. לכן לא דינו של מנכ"ל לעניין התלות שלו בשר הממנה, כדין היועץ המשפטי למשרד, שהמהות שלו בהיבט הזה היא שונה מבחינה מהותית. לגבי ההערה של חבר הכנסת רועי פולקמן, אכן האישור של ועדות איתור מגיע אם הוא בממשלה, אבל מי שמגיש את הצעת ההחלטה לממשלה זה השר. זאת אומרת, כן יש פה משמעות לשר בשרשרת הזאת, ולכן ההבדלה הזאת שנעשתה פה לא לגמרי מדויקת. היתה שאלה שאני שאלתי בתחילת הישיבה ולא קיבלתי עליה מענה. האם יש עוד ועדת איתור כלשהי שיש בה רוב למנכ"ל? זה משהו אחר. לא, התשובה היא לא, גם לא ועדת מכרזים. למען הפרוטוקול. אני רוצה להוסיף הערה נוספת אחת לפרוטוקול. רון אמר שהעניין של הפיצוי ליועצים, שרת המשפטים מעורבת

לי לא ידוע על זה, לך ידוע על זה דני?

שיש בין האוצר לבין הממשלה, נגיד ככה, דילמה. 10 שנים לא מצאו פתרון, ואתה רק תאמר ליועץ המשפטי בשמי, שאתה רואה את ההבדל אם זאת החלטה של ממשלה או יועץ משפטי לבין חוק. הצעה של ממשלה או יועץ משפטי מושכים 10 שנים וזה אפשרי, ואני לא יודע מתי זה ייגמר. לו זה היה חוק, זה היה נגמר מתי שזה נגמר. לא בטוח אדוני היושב ראש. זה משליך לדיון אחר שיש בינו לביני האם מספיק הנחיות יועץ או צריך חוק, זאת דוגמה. ניסן, אופייני לממשלות ישראל, 20 שנה, שאי אפשר להפעיל חוק, כי הממשלה לא מתקינה תקנות,

זה לא אומר שמתקבל חוק ומיד הוא מופעל, גם זה חלק מהעניין, אלה החיים פה. רבותי, תודה לכולם. ההמשך יבוא, אנחנו נודיע איך ומתי. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

13:04.